ישבתי אתמול עם אנשי משרד האוצר לגבי נושא החינוך המיוחד במוכש"ר. עדיין לא קיבלתי תשובה חיובית בגלל שזה הולך להיות

זה פלפול שאתה יכול לעשות בישיבה, אבל במשרד האוצר זה לא עובד. אני רואה בך דמות של ראש ישיבה. ניסיתי לשכנע אותם. עדיין לא סיימתי, עדיין לא הצלחתי, בגלל שלכאורה הרבה חברי כנסת אומרים: רגע, מעבירים לפה? אז למה לא מעבירים לפה? זה יותר חשוב. זה תמונת המצב. אני לא מרפה מן העניין. אני חייב להגיד לך שאני שומע אחרים שאומרים שהרב גפני לא עושה. אני חייב להגיד פה שאתה עושה המון בעניין, אני יודע את זה, מעל ומעבר, גם פגישות שאתה לא נוהג לפרסם אותן כפי שאחרים נוהגים לפרסם. אני יודע שאתה עושה את זה.

דבר אחד אני רוצה להגיד, שהם מוסיפים את הכסף לארגוני הנוער, את זה סיכמתי איתם אתמול.

זו העברה. יש לנו ויכוח, העוזר שלי מתווכח איתם, האם מוסיפים 3 מיליון שקל או 4 מיליון שקל, בגלל שיש פה העברה של חינוך שבה יש 5.5 מיליון שקל. זה כנראה יגיע לאי-שם כפי שהיה, לזה הם הסכימו.

דיינו, מה שנקרא. רבותי, לפני הצעות לסדר אנחנו נצביע על הרוויזיות. בבקשה. פניות מס' 165 עד 166 רשויות פיקוח, מינהל תכנון. זאת פנייה שלא אושרה ויושב-ראש הוועדה הגיש עליה רוויזיה. אני מבקש לתמוך ברוויזיה.

נושא רשויות הפיקוח. מי בעד הרוויזיה?

הצבעה בעד,

נמנעים, הרוויזיה על פניות 165 166 אושרה.

אני מצביע על הפנייה עצמה. תסביר איזו פנייה זאת. אין לנו את זה מול עינינו. הוא צודק. אבל זו רוויזיה שהייתה בדיון.

ירים את ידו.

הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, פניות

הפניות אושרו. פנייה מס' 220 מפעלי מים. אתמול הוגשו רוויזיות על הכול. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

הרוויזיה על פנייה מס'

הרוויזיה לא

מי בעד?

הצבעה בעד, נגד, רוב נמנעים, הבקשה לרוויזיה על פניות מס' 235 238 לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. בקשה לרוויזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר על פנייה מס' 239 משרד התקשורת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד נגד רוב נמנעים הבקשה לרוויזיה על פנייה מס' 239 לא

של חברי הכנסת סתיו שפיר ומיכאל מלכיאלי. אנחנו מחויבים לדון ברוויזיה אפילו אם המגיש לא נמצא? אדוני יש לי הצעת ייעול. אני מבקש, אדוני, הצעה לסדר: לרכז את כל הרוויזיות לרוויזיה אחת. ביחס להעברות תקציביות הנוהג בוועדה מזה שנים הוא שמצביעים על הרוויזיה, בין אם חבר הכנסת שהגיש אותה בוחר להיות נוכח ובין אם לא. זה יימשך רק כמה דקות. אתה רוצה להגיד משהו על ההשכלה הגבוהה? תגיד. רצית להגיד את זה גם בדיון עצמו. תודה, אדוני היושב-ראש. ברשותכם,

אני רוצה לנמק למה הגשתי רוויזיה. אל תנמק למה. לא מנמקים רוויזיה. תגיד את הנושא שאמרת לי אתמול אחרי הישיבה, שאתה נגד ההעברה להשכלה הגבוהה, עם כל מה שנלווה לעניין בעניין החרדים. תמיד אתה מעיר על ההשכלה הגבוהה. הנה תשמע, בכל רגע יש איזו בעיה אחרת. רוצים אותנו בהשכלה הגבוהה? כל פעם שהציבור החרדי מותקף על כך שהוא רק לומד בישיבה אני את ילדיי אחנך להיות בישיבה, בעזרת השם שילמדו שם כל החיים. יש חרדים שבהוראת רבותיהם הלכו גם לאקדמיה. חשוב לי שכולם יבינו על מה מדובר כאן. לצערי הרב באופן עקבי המל"ג ומשרד החינוך מונעים מן הציבור החרדי להשתלב באקדמיה, ואני רוצה לפרט. הוא מונע מן הציבור החרדי ללמוד בנפרד בתואר השני, מונע ממכללות חרדיות לקבל את האפשרות, תחת סילבוס של המל"ג, לא שלהם עצמם, ללמד במקומות של עצמם. אתמול באופן נורא המל"ג שלח מכתבים למכון "לב" מכון "לב" הוא לא הבית הפוליטי שלי, אתם מתארים לעצמכם ולמכללה של בנות חרדיות בבני ברק. רבותי זה מתאים לחנוכה: נאמר להם שמהיום אסור ללמד מקצועות קודש בתוך אותן מכללות.

בציבור יש אנשים שלא רוצים ללכת רק לאקדמיה, אז שילבו להם במשך שנים, לומדים בבוקר מקצועות קודש ואחרי כן את התואר הרלוונטי. אומר המל"ג: אני אוסר עליכם ללמד מקצועות קודש ולחייב את זה בתנאי הסף של התואר, ואסור לכם לגבות על זה כסף. זה אומר שאותן מכללות של הציונות הדתית והציבור החרדי ייסגרו. ריבונו של עולם, אי אפשר לחייב אותנו - - - זה לא הדרך, לעצור את כל הכסף לכולם. אני הולך להתנגד לזה, ואני יודע שאני בעמדת מיעוט פה. אנחנו נטפל בזה. אי אפשר לטפל בזה. הם צוחקים עלינו. ואחר כך טוענים שהחברה החרדית לא מתערה בחברה הכללית. שערורייה. אפשר לטפל בזה, ואנחנו נטפל בזה. מיקי לוי, לא נהיה תמימים. אני בצד שלך. נעשה דיון בוועדת החינוך, נעשה אותו כפי שצריך. יותר מזה, דורשים מהם: את הכסף במקצועות האלה עליכם לקנות מאיזו עמותה. זאת שערורייה. יש פה משהו מהותי. אני רוצה להוסיף משפט אחד.

מוטי יוגב, משפט. גם אני קיבלתי את הפנייה הזאת אתמול ממכון "לב". אני חושב שזה שערורייה של המל"ג, שמנסה להתערב בתוך לימודים, וכפי שאמר פה גם חבר הכנסת מלכיאלי, למנוע מאוכלוסייה חרדית שרוצה לשלב את הלימודים הללו. אנחנו נעצור כל תקציב להשכלה הגבוהה עד שהמל"ג ירד מן העצים ויאפשר חינוך שוויוני ולא ימנע ממכון "לב" להתפתח. זה אחד המכונים ששולחים אנשים לצה"ל, למערכות הביטחון, לכל המקומות היותר משמעותיים. חבר הכנסת יוגב, אני באמת מעריך אתכם. למה הבוס שלך, הרב רפי פרץ, שהוא שר החינוך, לא קורא לראש המל"ג והורג אותו? בן מחזור של חבר הכנסת אלעזר שטרן. מוטי יוגב, מספיק. אתם פורצים פה את כל הנהלים. אני רוצה בבקשה להוסיף, חייבים להבין שזה אינטרס לאומי של מדינת ישראל. לא עושים טובות, לא לחרדים ולא לערבים ולא למיעוטים. זה אינטרס לאומי. בעוד 20 שנה זה יהיה הרוב בחברה הישראלית, יותר מ-40%. אנחנו רוצים שהם יהיו יצרניים אבל אנחנו מונעים מהם את ההשתלבות וזו קטסטרופה. כנ"ל בנושא תחבורה הם לא יכולים לצאת לעבוד מבית שמש. למה דווקא האוכלוסייה הזאת לא יכולה לצאת לעבוד?

אי אפשר לפתוח את כל הדיון הזה. בניגוד לכל מה שאתם מדברים פה, אני שמח: שהחרדים ישמרו על הצביון שלהם ולא ילכו ללמוד בנים ובנות ביחד. לא נותנים להם. הם ישמרו על הצביון, וזה בסדר, זכותם אחר כך לצאת ללמוד. אני שמח, מה לעשות. יכול להיות שבחנוכה אסור כל כך הרבה לשמוח. אנחנו שמחים לאפשר להם. הרב גפני, הסיפור הוא לתת כלים והזדמנויות בצורה שוויונית ולא להתייחס כאפליה מתקנת, כאל "דוס מחמד". לא צריך אפליה מתקנת. צריך הזדמנות ושוויון. אני שומע עכשיו על הנושא הזה לראשונה.

גם ברמת ההתערבות, גם בניגוד לאינטרס הלאומי של מדינת ישראל. אנחנו מדברים כל הזמן על זה שצריך יותר חרדים שישתלבו בשוק התעסוקה, שישתלבו באקדמיה, וכאילו האקדמיה פועלת באופן הפוך. אבל אני חייב לומר לך, אדוני היושב-ראש, יפה מאוד לבוא לפה לוועדה ולצעוק חמס כאשר באים חברים מתוך הקואליציה, כשיושב שם שר חינוך מהציונות הדתית כבר יותר מארבע שנים, ועכשיו יש בכלל שר חינוך אולי אילו הוא היה מתעסק פחות בבתי ספר לנבואה ויותר בבתי הספר האלה - - - די, לא מדברים לשון הרע בחודש כסלו. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד מיעוט נגד רוב נמנעים

אני מבקש לספור. אני מקבל את ההערה. רבותי, אני מבקש להצביע. מי בעד

ידו. מי נגד הרוויזיה? הצבעה בעד 6 נגד נמנעים רק שתבינו על מה מדובר, אני חוזר שוב. אם אנחנו בעד הרוויזיה, זה לא אומר שעצרנו את הכסף. עצרתם. עצרת. לא עובר. היום יום אחרון. לא הולכים לדון בזה, אני לא הולך לפתוח את זה. אני לא רוצה לעצור את הכסף. להדגיש שאנחנו לא רוצים לעצור את הכסף אבל יש פה דיון עקרוני שצריך לקיים. אני מבקש להסביר כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים. יש פה נציג של המל"ג?

יש פה נציגה של משרד האוצר.

לא הולך לפתוח את הדיון.

הייתה הצבעה על העברת כסף למל"ג, למוסדות להשכלה גבוהה. משרד האוצר הגיע איתם לסיכום ואנחנו תומכים בזה. תמיד תמכנו פה בהעברת הכסף הזה. העלה חבר הכנסת מלכיאלי טענות לגבי הנושא של הציבור החרדי. טענות צודקות. לשם שינוי,

אחרי הישיבה הוא גם אמר לי שהוא קיבל עכשיו מכתב ממכון "לב", שזה באמת שערורייה גדולה אם אנחנו מדברים מנקודת ראותו. מה אומר המכתב? הוא אמר. המשמעות היא זאת: יש לנו יום ארוך, יש לנו הרבה מאוד עודפים שהמשרדים לא יודעים לתפקד בלעדיהם. המציאות הזאת, שאם אנחנו מקבלים את הרוויזיה הפירוש הוא שאין העברה למוסדות להשכלה גבוהה רוצים לדון בעניין הזה?

השאלה מתי אקבע את זה בסדר היום. אדוני, יש לי הצעה לסדר לפני ההצבעה. אני מציע שנציג של ההשכלה הגבוהה יגיע לפה בתוך חצי שעה או שעה, יבוא בדברים, ולאחר מכן אתה תצביע. אני מקבל את מה שאתם אומרים. אני רוצה להגיד שגם אני לא למדתי תואר ואני לא הולך ללמוד תואר. כאשר רציתי ללמוד תואר שאלתי את רבותיי ואמרו לי לא ללכת, ואני לא הולך ולא אלך, ובעזרת השם ילדיי ימשיכו, הלוואי וימשיכו בכולל ולא יהיו כמוני. אני תמיד אומר שאבא שלי אמר שמי מילדיו שייצא לפוליטיקה הוא נכשל בחינוך שלי. יכול להיות שאצלי הוא נכשל, אבל אני משתדל ללכת בהמשך דרכו. אני אומר דבר אחד: יש מי שהולכים רק באישור רבותיהם. אסור לנו לתת יד מל"ג להרוס לנו במקומות שמיועדים רק לגברים או רק לנשים.

אני כן למדתי בהשכלה הגבוהה ובני בוגר ישיבה. ירדתם מן הפסים לגמרי. נציגת משרד האוצר. חשוב שחברי הכנסת יבינו, הפנייה כרגע מעבירה כסף למוסדות להשכלה גבוהה בגין שנת הלימודים שהתחילה. היו התייקרויות בהסכמי שכר, היו התייקרויות בהפעלת האוניברסיטאות. זו סיבת ההעברה התקציבית, זו הסיבה שזה קורה כרגע. זה חשוב מאוד לאיתנות הפיננסית של המוסדות, ליכולת לספק מלגות לסטודנטים. לפני הצבעה על הרוויזיה הייתי רוצה לשמוע את נציג המל"ג. אני לא מקיים את הדיון הזה, עם כל הכבוד, מספיק. יש לי הצעה לסדר: אנחנו נקים צוות שיכלול את אחמד טיבי, מיכאל מלכיאלי, עומר ינקלביץ' ואנוכי. הישיבה הזאת תהיה ישיבה ארוכה. שיבואו לכאן נציגי המל"ג ונשב איתם. ואחר כך יטענו שהם לא משתלבים והם לא יצרניים והם לא פרודוקטיביים. כן, שיבואו. זה דיון משמעותי וחשוב, ריבונו של עולם.

אני מסכים שיזמינו אותם. אני מצביע על הפנייה. שיבואו לכאן בתוך חצי שעה שעה וישבו איתכם. תגידו לוועדה מה העליתם בדיון איתם, כי זה נשמע מבחינתי טוב, ומבחינתכם רע. מיכאל מלכיאלי, אתה בראש הצוות ואנחנו איתך. אנחנו ביחד. שיבואו לפה נציגי ההשכלה הגבוהה. מי בעד הרוויזיה? אבל אתה מחכה שהם יבואו, לא?

אנחנו קוראים להם. כשהם יבואו זה לא קשור להצבעה. ההצבעה היא משהו אחר. אחמד טיבי, אתה עושה טעות. אתה תצביע איתנו על הקפאת העברה להתנחלות בחברון ואנחנו נצביע על זה? 31 מיליון שקל.

גפני, למה אתה מצביע? אני מצביע בגלל שאני לא עושה את הלינקג' הזה, זה משהו אחר לחלוטין. לי יש עמדות שונות. אם נעביר להם את הבקשה אז הם לא יבואו. סליחה, אנחנו מכירים את המל"ג.

מרדכי יוגב (הבית היהודי, האיחוד הלאומי): לא נעביר את הבקשה ואז הם יבואו ונסגור את זה. יש יום ארוך. אין שום בעיה. אדוני היושב-ראש, אנחנו נעביר את ההצבעה ולאחר מכן יהיה דין ודברים, כפי שהצעת. נצביע בעד ואחר כך נשב ונאכל איתם ארוחת צוהריים ביחד.

ואחר כך יגידו שהם לא משתלבים והם לא יצרניים והם לא רוצים לצאת לעבוד והם לא רוצים להשתלב בחברה. אין מצב שהמל"ג ימשיך לפגוע במוסדות כמו מכון

המל"ג צריך את ועדת הכספים לאורך כל השנה וכל הזמן.

אז לא. אתה בא להגיד לי? אני העברתי פה תוכניות שלהם, תוכניות חומש ותוכנית שנתית,

תצא כתבה בבוקר בעיתון שהם לא משתלבים. הכול בסדר. הכול צבוע. האם אני לא יודע את זה? מה הם נזכרו עכשיו? הכול צבוע.

זה כל המגזרים. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 5 נמנעים 3 הרוויזיה על פניות מס' 240 246 לא אושרה. הרוויזיה נפלה.

זה לא "בגללכם" אלא בגלל החברה הישראלית, צריך להדגיש את זה. אף אחד לא עושה טובה לחרדים, כפי שלא עושים טובה לערבים. זו החברה הישראלית, זה אינטרס לאומי. מספיק להתייחס למיעוטים כאילו עושים להם טובה. את מפנה את הדברים לכתובת הלא נכונה. הסעיף הזה הוא נגד החרדים. מספיק לעשות פה קבוצות ושבטים בחברה הישראלית. זאת האמירה: אנחנו חברה ישראלית אחת עם אינטרס אחד. רוויזיה על בקשות מספר 247 248, רשות האוכלוסין. זאת רוויזיה של סתיו שפיר. האם גורמי המל"ג הוזמנו לישיבה? הם מוזמנים עכשיו והם יבואו עוד מעט. תאמין לי, הם צריכים את הוועדה, הם לא ישחקו עם זה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

בעד,

הרוויזיה לא נתקבלה. רוויזיה על פניות מס' 249 257 משרד ראש הממשלה,

רוויזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה

נגד, רוב נמנעים, הרוויזיה על פניות מס' 249 257 לא אושרה.

לא נתקבלה. רוויזיה על פניות מס' 258 260

רוויזיה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וחברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, נגד, רוב נמנעים, הרוויזיה על פניות מס' 258 260 לא אושרה. הרוויזיה לא נתקבלה. רוויזיה על פניות מס' 261 263 רשויות פיקוח, רשות הטבע והגנים. רוויזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד הרוויזיה?

הצבעה בעד,

הרוויזיה על פניות מס' 261 263 לא אושרה. הרוויזיה לא נתקבלה. רוויזיה על פניות מס' 264 267 המשרד להגנת הסביבה. רוויזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר.

הצבעה בעד, נגד, רוב נמנעים,

הרוויזיה לא נתקבלה. רוויזיה על פנייה מס' 301 רשות מקרקעי ישראל. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, נגד,

אני לא ראיתי.

אתם מכותבים. אני יודעת אבל אני לא ראיתי. עברנו על זה

יש עוד רוויזיה של משרד התחבורה. היא הייתה פה אתמול וביקשת לדחות אותה לדיון שיתקיים היום.

40-010. זה רשות המסים ומשרד

אם זה לא היה אוכלוסייה מודרת, אם זה לא היה אוכלוסייה חרדית, אם לחילופין זה לא היה אוכלוסיית מיעוטים. מה את מציעה לעשות? עוד לא סיימתי. עוד שתי דקות. יש שכונות חדשות שלא מתייחסים אליהן בכלל, לא לקחו אותן בחשבון. הבנות שלי אני חיה בעיר בית שמש ואין לי פריווילגיה להסתכל אל הבת שלי בעיניים ולהגיד לה: חמודה, כשהייתי בגילך נסעתי באוטובוס, סעי גם את באוטובוס. אין לי את הפריווילגיה הזאת. אתמול היו פה 20 מיליון שקלים, מתוכם 10 מיליון שקלים הובטחו כבר בחודש יוני.

נתנו 10 מיליון, שזה פלסטר על פצע מדמם ובוער. 10 מיליון שקלים הובטחו כבר ביוני,

לקווים אחרים. זאת אומרת, מדובר ב-10 מיליון שקלים שהם פלסטר על פצע מדמם. אני חיה בתוך המקום הזה. זה חברה שפונים אליה, מתייחסים אליה, מבקשים ממנה להיות פרודוקטיבית ויצרנית, להיות חלק מן החברה, שילכו וילמדו, שילכו ויעבדו, ובסוף כשנוגעים בחברה הזאת לא נותנים לה הזדמנות שוויונית בסיסית להיות חלק מן החברה. אני מקבלת אין-ספור פניות של אנשים שפוטרו מן העבודה כי בבוקר האוטובוס הראשון יוצא בשעה 9:30. אתם הייתם מעסיקים מישהו שמגיע ב-10:30 לעבודה? אני לא. שירות האוטובוסים מסתיים בשעה 10 בלילה. אין על זה דיון. אני נותן לך פריווילגיה. עוד שתי דקות. יש מעל 200 מיליון שקלים שהוקצו למכרז. דרך אגב, המכרז עצמו בעייתי כי הוא מכרז מ-2010 על פי סקרים של 2015 בזמן שקמו וצצו להן שכונות חדשות, כך שגם המכרז עצמו לא רלוונטי וזה דיון אחר. צריך לפתוח את המכרז ולהתעסק בו. רק רגע, אדוני. מה "רגע"? את רוצה שהמדינה תיעצר. ברשותך, עוד שנייה. יש יותר מ-200 מיליון שקלים שהוקצו למכרז. צריך להשתמש בכסף הזה, לתת תוספות. ה-10 מיליון שקל האלה לא רלוונטיים, זה פלסטר. צריך לעצור לשנייה את התקציבים ולראות איך מוצאים פתרון. לא ייתכן שרק בעוד חצי שנה נתחיל לטפל בהם. הדיון העקרוני פה: ברגע שנבין שהאוכלוסייה הזאת היא אינטרס לאומי של החברה הישראלית אנחנו נתייחס אליה באופן שוויוני ונפסיק לזלזל במהות באוכלוסייה הזאת. זה זלזול נוראי בחברה החרדית. תודה רבה. תתרגלי לאט-לאט. אני כבר אחרי העצבים. אנחנו נילחם על זה. גם אני אלחם. לא בגלל שזה אינטרס של החרדים, אלא כי זה אינטרס של החברה הישראלית, נקודה. אחר כך יגידו שהם לא רוצים לעבוד. איך הילדים, שיגיעו לבתי ספר בוכים, יוכלו ללמוד? איך הם יגיעו לחוגים במתנ"סים? אתה יודע שהם לא יוצאים לחוגים במתנ"סים כי אין להם איך להגיע?

הכי חשוב לומר שזו חברה שלרובה אין רכבים. תודה. עמדה לנו על סדר היום העברה. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בוועדת הכספים אנחנו לא מאשרים את ההעברה כל עוד אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו דורשים בנושא הציבורי. לכאורה זה מה שהיינו יכולים לעשות כאן. אם היינו עושים את זה כאן היום לא הייתה תחבורה ציבורית. הייתה אמורה להתחיל שביתה ביום שישי. היא לא התחילה מכיוון שאמרו שביום שני אנחנו נעביר את ההעברה הזאת. דיברתי עם השר, דיברתי איתו כמה פעמים, והיה פה גם הסמנכ"ל שלהם. יש 10.5 מיליון שקל שהובטחו ביוני ולא קרה עם זה שום דבר. דיברתי גם עם אנשי משרד האוצר. זה קיבל עכשיו משנה תוקף, שמשתמשים בכסף הזה.

הפתרון הוא המכרז עם 200 מיליון שקל, אבל 10.5 מיליון השקלים האלה עכשיו קיבלו משנה תוקף. אבל יש גם כסף. את לא רוצה הסבר. תאמיני לי, חשובה לי בית שמש כמעט כמוך. את גרה שם, אבל לי זה חשוב כמעט כמוך. חלק גדול מן האנשים שם אני מכיר אותם.

המציאות הזאת, שהייתה התוספת של 10 מיליון שקל, שהוא ביקש שאנחנו גם נעזור לו מול משרד האוצר אני מבטיח לך שלא נרפה מעניין ההסעות בבית שמש, מן הנסיעות של התחבורה הציבורית, לא נרפה מזה, וברגע שיהיה לנו את הכוח אנחנו גם נשתמש בו. אין לנו עכשיו את הכוח להשתמש בו בגלל שאנחנו נמצאים ברגע האחרון של שנת התקציב, והתוצאה תהיה שלא יהיו שירותים או לא תהיה בכלל תחבורה ציבורית. גברת שרה הורביץ, את מהחינוך המיוחד? בבקשה, ואם אפשר אז בקצרה. 50 מיליון שקל שיקצו לדבר הזה מה-200. אני לא מבינה, זה כסף שקיים. יש לי ילד בחינוך המיוחד של המוכש"ר. אני פונה אליך, הרב גפני, אתה זה שממונה על כל לומדי התורה, על הציבור החרדי. אנחנו בוחרים בך כי גדולי התורה הורו לנו לבחור בך.

כן. יש לי חברים בסיעה ובסיעות דתיות אחרות. תגיד: ש"ס. לא "בסיעות אחרות". אני אשכנזית, אני חסידית. הרב שלי אמר לי לבחור "ג". אני בעד שתצביעי "ג". יש לך תפקיד, לדאוג לציבור שלנו. יש לך שליחות לאנשים הכי חלשים בחברה שלך, היא בפרט, שזה חרדים, ובכלל לחברה הישראלית. הילדים האלה, שלא יכולים ללכת ולעמוד, שאפילו בקושי לא יכולים לדבר,

הם תלויים בך, בהעברה של התקציב בשבילם. לשאר חברי הכנסת היקרים, עם ישראל בחר בכם כשלוחי דרבנן, כי אחד הדברים שאתם שמים על הדגל שלכם הוא לדאוג לחלשים. מי לא חלש אם לא הילדים האלה, שלא יכולים לדבר ולא יכולים לתקשר, בקושי יכולים לראות והם לא יכולים אפילו לבוא לפה כדי לזעוק את הזעקה שלהם? אני מבקשת מכם, אני מתחננת בדמעות שליש, בבקשה תעשו את הכול, את כל מה שאפשר כדי שזה יסתדר כבר עכשיו, שהאימהות תוכלנה לצאת לעבוד ולדעת שהילד מקבל את הטיפול שמגיע לו במאה אחוז. אדוני, אני מבקש רשות דיבור. גברת הורביץ, אני מקבל את כל מה שאמרת. אעשה הכול, את כל מה שאפשר על מנת שהילדים האלה יקבלו את התקצוב המגיע להם. אף אחד לא עושה טובה, לא מבחינה מוסרית, לא מבחינה ציבורית, לא מבחינת החוק, אין דבר כזה. צריך להסתכל לילדים בעיניים, כפי שאני עושה פעמים רבות, ולהגיד: "לכם אנחנו לא עוזרים". זאת שערורייה מוסרית מן המדרגה הראשונה של מדינת ישראל. אם הם היו ילדים שלא במוכש"ר, אם הם לא היו ילדים חרדים זה לא היה קורה. הראיה, שכאשר ארגוני הנשים הגישו בג"ץ, בג"ץ נעתר להם והילדים בכיתות א',

ג' מקבלים, רק גני הילדים לא, בגלל שלא עתרו לבג"ץ על זה.

בסדר. אני מתחייב לך בפני כולם, לא ארפה מן העניין הזה. גם אתמול הייתי במשרד האוצר. אמרתי את זה קודם, עוד לפני שדיברת. לא ארפה מן העניין הזה עד שהוא יסודר. רק תדעו שבשרשרת הדברים שצריך לעשות, קודם כול האוצר צריך לממן את זה, לא אנחנו מממנים. אנחנו יכולים לאשר, לדחות, להילחם, אבל משרד האוצר צריך להביא את הכסף. לתשומת לבכם בש"ס. אמסור את זה למי שצריך שם. אני רואה את גברת שרה הורביץ מסתובבת כאן כבר יותר מחצי שנה, היא ושאר ההורים, וזה נוגע ללב. עוד פעם, מדובר בילדים חרדים. הרי אתם לא יכולים לחשוד בי בעניין הזה. אני מודיע לפרוטוקול ואני מודיע לך אדוני: מפלגת כחול לבן תתנגד להעברת תקציב החינוך היום. נמאס לי. אני בדרך כלל עובד עם הממשלה. מהיום אני לא עובד עם הממשלה עד אשר ימצאו פתרון. אני שואל אתכם לרגע: אמרו לי שבגלל שהגשתם עתירה לבג"ץ אז היועצים המשפטיים לא מוכנים לתת אישור לאגף התקציבים לתת כסף. אני שואל: ואם אני מביא לאגף התקציבים או ליועץ של משרד האוצר תצהיר מכם שאתם מתחייבים למשוך את העתירה בבג"ץ? בוודאי, איזו שאלה. תביאו לי עכשיו תצהיר. אני יורד עם זה ליועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, ושם לו על השולחן התחייבות של ההורים למשוך את העתירה לבג"ץ כדי לתת סכום כסף, עד שנגיע לתקציב 2020, לילדים המסכנים האלה, למשפחות עם הבעיות. אני דורש היום פתרון. אני מודיע: נמאס לי. גפני, צר לי, הפעם אני עושה בלגן. בסדר, יהיו דברים ואתה תראה שהם יעצרו. בהמשך לדברים האלה, ויש פה עוד כמה נושאים שנמצאים על סדר היום, בסוף בסוף בסוף מי שתוקע הכול זה משרד האוצר, בסוף כל הטענות מופנות למשרד האוצר. אני מציע לחבריי בוועדה: צריך לנהל את המאבק הזה באופן חכם. אני מציע, ואמרתי לך את זה אתמול.

הודעתי שזו הבקשה שלך. בעמוד 77 בספר שמובא בפנינו היום יש פניות לוועדה שמספרן 373 376 ו-386. כל הפנייה הזו היא של משרד האוצר: אגף התקציבים, רשות המסים, החשב הכללי, הכלכלן הראשי, רשות החברות הממשלתיות, מינהל הרכב הממשלתי. מבחינתי את הפנייה הזאת אפשר לא לאשר היום. זה לא בעיה. אתה יודע מה, אני מצטרף לדברים של עודד פורר. כמה כסף זה? הפנייה הזאת היא בסך הכול של כ-100 מיליון שקל. בפניות, לא בעודפים. יש היום גם עודפים של משרד החינוך. אבל משרד החינוך הוא לא הבעיה. הבעיה היא משרד האוצר. אנחנו לא מנהלים דיון עם משרד החינוך. הייתה חוברת של הפניות, אתמול עבדנו עם החוברת הזאת. ביקשתי להביא חוברת של העודפים. עכשיו אני דן על העודפים. אנחנו נצטרך לחזור לפניות בגלל שיש בפניות דברים כאלה, כפי שעכשיו אמר עודד פורר, שאני לא דנתי בהם. אני צריך לחזור לשם. אבל קודם כול אני רוצה לעבור על העודפים. לא עומד לרשותנו כל הזמן שבעולם. אני מודיע לעודד פורר: יש שם כסף לאלה שיבנו את ביתם במודיעין ובעוטף עזה. זה עבר אתמול. נעבור דבר דבר. לגבי החינוך המיוחד. קודם חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

אדוני. בכל ישיבה באות המשפחות של ילדי החינוך המיוחד וזועקות, וחברי הכנסת תומכים, מגלים אמפתיה. אבל הם מחפשים בכיסים אין כלום, אין העברה. אומרים: נתקע פה, נתקע שם.

אני אומר את האמת. אתמול הייתי במשרד האוצר והם סירבו. הגיע הזמן לאלץ את משרד האוצר להסכים. מציע עודד פורר לעכב את ההעברה של משרד האוצר. קיבלתי את זה. רק שנדע איפה הוויכוח: הוויכוח הוא עם משרד האוצר. יהיה לנו ויכוח עם משרד האוצר בכל הפניות שלהם. אגב, מותר לקבוצת אוכלוסין לפנות לבג"ץ. מה קורה ערב הפנייה לבג"ץ?

מגעים בין הפונה לבג"ץ לבין הרשויות. מה הבעיה שיבואו בדין ודברים עם אגף התקציבים, בעזרתך, בעזרת חברי כנסת, אם יש הבנה שהמשפחות מוכנות להסיר את העתירה לבג"ץ אם יועבר סכום כסף? אומר האבא כאן שהוא מוכן. באתי אתמול בדברים עם משרד האוצר על הנושא הזה. אמר לי ראש אגף התקציבים: אסי מסינג היועץ המשפטי שם לי משקולות, לא לעשות כלום כל עוד העתירה לבג"ץ חיה וקיימת. נמשוך אותה. אין לנו עניין בבג"ץ. יש לנו עניין בילדים אוטיסטים, זה מה שמעניין. איזה בג"ץ? מקסימום אם זה לא יקרה הם יחדשו את העתירה לבג"ץ. כרגע אני רוצה אישור כדי להוריד אותו למשרד האוצר, כדי לנהל איתם משא ומתן. אני רוצה להיות יותר אפקטיבי. אני מבקש מיושב-ראש הוועדה להעביר את המסר הזה ולראות האם הם מוכנים לבוא לקראתם ואז להסיר את העתירה לבג"ץ. זה התפקיד שלך, אדוני.

לחילופי חילופין, יש לי רוויזיה על סעיף שעלה אתמול, על סך של 31 מיליון שקל, סעיף מיותר לחלוטין, איזה תכנון שכונה באיזשהו מקום. הכסף מיותר. אפשר להעביר להם. מדובר על תכנון בסך 7 מיליון שקל. הם נמצאים פה, הם בוכים. אלה הילדים שלנו. זה לא רק ילדים חרדים. אלה ילדים של כלל האוכלוסייה.

דיברו פה על חרדים. זה לא רק חרדים. זה אוכלוסייה חלשה. יש לי שאלה: איך יש תקציב של 60 מיליון שקל למטוס לראש הממשלה? איך יש לזה תקציב? נו, באמת. זה מאוד קשור: יש פה תקציבים שצריכים ללכת לילדים האלה. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי לדיון הזה. יש תקציב.

זה לא על סדר היום. הבנו. קלקלת בנושא של מטוס ראש הממשלה, שלא כולנו מסכימים עם זה.

לא מערבים מין בשאינו מינו. זכותי המלאה.

את הכסף הזה הציע איש מפלגת העבודה, חבר כנסת, פה בדיון בוועדה. הוא אמר שמטוס לראש הממשלה זה תועלתי מאוד מבחינה ביטחונית ותקציבית. יותר תועלתי להעביר את הכסף לפה, כשההורים האלה אין להם יום ואין להם לילה, והם הילדים שלנו, של כל האוכלוסייה הישראלית, לא רק של חרדים. זה בשביל מה שהמדינה לא נותנת - - - דיברנו על זה. אני הולך למשרד האוצר. יש פה טעות יסודית. יש גם את משרד החינוך שעובר על החוק. לפי חוק החינוך המיוחד כל ילדי ישראל שווים.

אז לא נעביר כסף לחינוך. יש פה העברה למורים במוכש"ר. למשרד החינוך יש 294 הפרשים של 2018. תעצור את זה. הם יצטרכו לשתף פעולה, לסדר את העניין. יש כאן מישהו אחד שיהיה מוכן לקחת ילד אחד כזה לשבוע? שבוע, לא מעבר. רק לראות מה זה להתמודד עם ילד לשבוע. מישהו פה מסכים? תודה רבה. די.

בקשה מספר 01-011 נשיא המדינה. אני מאגף התקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 927 אלפי ש"ח, לתקציב בית הנשיא. מי בעד ההודעה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד,

בקשה מס' 01-011 אושרה.

בקשה 04-033 משרד ראש הממשלה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 65,654 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות בסעיף 04. אין פה את המטוס. אין פה את המטוס. אני יודע. סתם צחקתי. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד?

ההודעה אושרה.

אגיד לך למה. יש פה לפ"מ קמפיין של ה-CNN. לפ"מ מסרבת כמעט באופן סיסטמתי לשתף פעולה עם אמצעי תקשורת ערביים בארץ. תחשוב עוד פעם. אני עוד לא חותם על העניין הזה. תחשוב אם אתה מגיש רוויזיה או לא. נדבר, ואם כן אז נגיש רוויזיה. בקשה 04-041 בעמוד 13. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציבים 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 65,654 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות בסעיף 04, כמפורט לפניכם. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

הצבעה בעד,

בקשה מס' 04-041 אושרה. ההודעה אושרה.

הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת התקציב 2019, בסך של 70,399 אלפי ש"ח לתוכניות התקציביות הבאות. הפנייה נועדה להעביר תקציבים עבור רשות המסים, עבור שירותי עיבוד ממוכן. לא נעביר את זה. מה העמדה שלכם? להמשיך הלאה. העמדה שלכם היא לעבור הלאה. על הבקשות של משרד האוצר לא מצביעים ועוברים הלאה. אם יתנו לנו פתרון לחינוך המיוחד אנחנו נעביר את הכול.

בקשה מספר 06-017 משרד הפנים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים של משרד הפנים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 14,019 אלפי ש"ח. יש הערה של חבר הכנסת טיבי, שלא לכתוב "עדוֹת" אלא לכתוב את השם. בדרך כלל כתוב "לא יהודים". באיזו תוכנית? בתוכנית שירותי דת שוטפים האגף לעדוֹת. מבקש חבר הכנסת טיבי שתכתבו למי זה הולך: לדרוזים, לצ'רקסים,

למי. בתיאור התוכנית כתוב את זה. "פיתוח קבר נבי שועייב תוקצב בשנת 2018 ..." את זה העברנו גם אתמול. "תוכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 2019". "שירותי דת לעדוֹת לא יהודיות" לזה התכוון גפני, וזאת הייתה ההערה שלי: "העדות הלא יהודיות" מה הוא הדבר הזה? מי הן? ההערה הזאת נרשמה. למשל כמדומני משרד הפנים פרסם אתמול שרוב העולים אחרי שנת 2000 הם לא יהודים. האם זה עדות לא יהודיות? מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

נמנעים,

לכם. בעמוד 41, בקשה מס' 07-031

הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים במשרד לביטחון פנים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך 70,349 אלפי ש"ח. עיקרי העודפים נוצרו עקב תשלומים לרשויות המקומיות במסגרת הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול, ותשלום עבור כלי רכב במשטרת ישראל ובכבאות והצלה. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע?

ההודעה אושרה. עמוד 46, בקשה מס' 08-015 של משרד המשפטים. משרד המשפטים אין צורך להמשיך. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסביר. כבוד יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, שלח מכתב לשר המשפטים, וגם לראש הממשלה. שלחתי מכתב אחרי שהוועדה המסדרת העבירה את הדיון לוועדת הכספים. הוועדה המסדרת העבירה לוועדת הכספים את הדיון בהקפאת חוק קמיניץ. לא הייתה החלטה על הקפאה. החלטה בוועדה המסדרת להעביר לוועדת הכספים. אני העברתי מכתב שאני מבקש מהשרים. חשוב מאוד שאתה, עודד פורר מישראל ביתנו, תגיד אם אתה בעד או נגד ההחלטה. יש להם חבר שהגיש הצעה אך בישיבה האחרונה הוא תקע כי הגיע אליו מישהו מרגבים והוא שינה את דעתו. אנחנו עוברים הלאה. האמן לי, דעתי נשארה איתנה. אני בעד לקיים דיון על הנושא הזה. דיון? מה, נולדנו אתמול?

בעד ליישם את ההבנה שהייתה, שאתה בסוף הלילה הגעת בריצה. אתם ישבתם בחדר אחד. אני לא הייתי בחדר. הליכוד הסכים להקפאה. אתה הסכמת להקפאה וחזרת בך. אני מבקש ששר המשפטים יענה לגפני בכתב. תודה רבה.

עמוד 52, בקשה מס' 09-008 משרד החוץ. את זה אתה לא עוצר, כבר היית בחדשות. אני רוצה להיות הגון: התקשר אליי מנכ"ל משרד החוץ. נקבעה פגישה ל-30 בדצמבר. על פי ההסכמה הזאת תערוך הצבעה. אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות... אני רוצה שבפגישה שנקבעה עם משרד החוץ תדון איתו על האזרחים שמוחזקים ברצועת עזה.

אישה נעדרת בפריז. האזרח הבדואי שמוחזק ברצועת עזה לא מעניין אותך. תעצור את התקציב. עם מנגיסטו זה בסדר, אורון שאול והדר גולדין זה בסדר,

אני בעד חילופים.

שכל אחד יחזור לבית שלו. אני רוצה שהמדינה תתפקד. מי בעד אישור ההודעה של משרד החוץ? עוד לא הסבירו אותה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 58,523 אלפי ש"ח למשרד החוץ. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

ההודעה אושרה. הצבענו נגד. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך,

אני יודע שבכל פעם שיש חדשות אחרי ישיבת ועדת הכספים שומעים את אחמד טיבי מדבר על נושא משרד החוץ "חבל על הזמן". כל העולם כבר יודע מי האישה הזאת. האמת היא שעדיין לא כל העולם יודע. למה רק כך כשעוצרים תקציבים - - - עם כל הכבוד,

אני עוזר לכם. נכון, תודה רבה. על לא דבר, בגלל שגם עודד פורר עוזר לכם. ועדת הכספים דואגת לפגישות בינך לבין משרד החוץ, ביני לבין המל"ג המדור לקביעת פגישות. אגב, כך נפתרות חלק מן הבעיות. נכון, מה השאלה. הוא שואל אם זה חלק גדול או חלק קטן. זה הכלי הפרלמנטרי של חברי הכנסת. בקשה מס'

ההודעה נועדה להעברת עודפים בסך של 1,355 אלפי ש"ח משנת 2018 לשימוש בשנת 2019 לתוכנית 10-51-01. העודפים נוצרו בגין התחייבויות בתקציב השוטף של המל"ל שנוצרו בשנת 2018, שלא שולמו במלואן, כך שהתשלום בגינן צפוי להתבצע בשנת 2019. תודה רבה. מי בעד אישור ההודעה?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 10-011 אושרה. ההודעה אושרה.

ההודעה התקציבית נועדה להעביר עודפים משנת 2018 לשימוש בשנת 2019, בסך 79,551 אלפי ש"ח במזומן: אשראי לרשויות המקומיות, פרויקטים ברשויות המקומיות, פעולות פיננסיות, שיפוי רשויות מקומיות. רבותי, זאת הודעה של עודפים של משרד האוצר אבל בהודעה הזאת יש שיפוי לרשויות מקומיות, יש דברים שאני לא מציע לעכב. אנחנו לא מענישים פה את משרד האוצר, אנחנו מענישים אנשים שאנחנו לא רוצים להעניש אותם. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 13-047 אושרה. ההודעה אושרה. בקשה מס' 15-007 בעמוד 64 הוצאות ביטחוניות. היה לכם ויכוח עם משרד הביטחון? הוויכוח מאחורינו. עכשיו אנחנו מסוכמים. אז צריך לארגן איזו מחלוקת אחרת, שלא ישעמם... הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 2,027,008 אלפי ש"ח. מטעמי סיווג הסברים נוספים יימסרו לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. מי בעד אישור ההודעה?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

ההודעה אושרה. את רוצה להסביר על מה היה הוויכוח? לא צריך. בגלל שאמרו לי לא לאשר את זה, מישהו ביקש ממני לא לאשר את זה. אם אתה רוצה לוודא ש- - - לא, לא, הכול בסדר. בקשה מס' 16-012 בעמוד 67. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת 2019, בסך של 36,290 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות התקציב הבאות: התוכנית הראשונה היא תוכנית מענה לאיום בלתי קונבנציונלי, תוכנית נוספת היא תוכנית מיגון, תוכנית שלישית היא מיגון הצפון, והאחרונה היא פרויקטים של רח"ל (רשות חירום לאומית). מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

ההודעה אושרה. בעמוד 71, הודעה 17-009 עוד פעם מטה אזרחי. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 19,640 אלפי ש"ח לתקציב מתאם הפעולות בשטחים. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

בקשה מס' 18-025 רשויות מקומיות. ההודעה נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשנת 2019, בסך של 60,352 אלפי ש"ח במזומן, לפי הפירוט שלפניכם. כמה אום אל-פחם מקבלת? טוב, לא חשוב.

אני הייתי עסוק, לכן לא שאלתי את השאלה... אני לא מבין בזה, אבל שמעתי בחדשות. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 18-025

בקשה מס' 19-035 תרבות וספורט. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 50,915 אלפי ש"ח לתקציב משרדי המדע, התרבות והספורט. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 19-035 אושרה. ההודעה אושרה. בקשה מס' 22-016 שירותי דת. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 35 מיליוני ש"ח לתוכניות התקציב שמפורטות בדברי ההסבר. מרבית העודפים נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית או בשל פעילויות ואירועים שטרם נבדקו חשבוניותיהם בשנת התקציב 2018. תודה רבה. מי בעד אישור ההודעה?

הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 22-016 אושרה. ההודעה אושרה. בקשה מס' 23-024 בעמוד 90. מה זה? מי מבקש את ההודעה הזאת? איזה משרד? משרד הרווחה. למה אתם לא כותבים את זה?

כתוב בשורה שנייה. איפה הנציג של משרד הרווחה? אני מבקש לשאול אותו שאלה. בבקשה תסביר מה הם העודפים. הנה, נמצא פה נציג בכיר של משרד הרווחה. הבקשה נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 73,306 אלפי ש"ח, לפי הפירוט שלפניכם. אני מבקש לשאול שאלה את הנציג הבכיר ממשרד הרווחה. הוא אחד הנציגים הבכירים ביותר במשרד. ברשותך, אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר פנה יושב-ראש הוועדה במכתב לשר העבודה והרווחה בעניין הוראות שצריך להביא השר תוך 30 ימים מיום חוק פיזור הכנסת, שמאז עברו כמעט 14 ימים לדעתי, לעניין העסקה של עובדים זרים בסיעוד ביום הבחירות, כדי שאותם נכים ואותם קשישים לא יהיו צריכים בפעם הרביעית לשלם 200% לאותם עובדים שאפילו אין להם זכות הצבעה. אני מעוניין לדעת מה משרד הרווחה עשה מאז ועד היום, בשבועיים האחרונים, כי נותרו לו רק עוד שבועיים כדי לעמוד במסגרת החוק. האם יש כוונה לא לקיים את החוק? חנן פריצקי, יש לך תשובה? אני חייב לציין שאני לא מכיר את הנושא.

לא רוצה לעכב את העודפים, אבל אני מבקש שתחזור אלינו בתוך יומיים עם תשובה, מי נותן לי תשובה ומתי. אגיד לך מה אעשה: אגיש רוויזיה על העודפים האלה, ואסיר אותה כאשר תתקבל תשובה.

חבר הכנסת פורר, צריך להבין שרוויזיה פה עוד פעם גורמת למצב שאנחנו מפסיקים לשלם שירותי רווחה מרגע זה. אני אגיש את הרוויזיה, אתה תצא מכאן,

תשאל אותו איפה זה עומד ותחזור אליי עם התשובה, ואז אסיר את הרוויזיה.

בסדר. חנן פריצקי, אם יש רזרבות מדוע נאמר שאין תקצוב לנערים ונערות בסיכון? נסגרו הוסטלים באגף תקו"ן ונאמר שאין מקום לקלוט נערות בסיכון ב"מסילה" בחסות הנוער, ונאמר שאין כסף לשפץ את המבנים, אם בהוסטלים ואם בחסות הנוער.

מדוע אתם לא עושים את זה?

גאה בזה שוועדת הכספים היא הבמה לכל הבעיות שיש בארץ הזאת. זו המציאות. כמובן מדובר על עודפים מחויבים. למשרד אין שום יתרות תקציביות. בעודפים מחויבים מדובר על התקשרויות חוצות שנה של המשרד מול ספקים. אלה חובות שלנו לספקים שנוצרו בזמן תקציב 2018, כאשר היו חייבים לשלם אותם ב-2019. לא מדובר על עודפים שיש במשרד. גם הסיפור הזה שדיברנו עליו, על בנות חסות הנוער אנחנו מקווים מאוד שיגיע לפתרונו. אתמול נציג משרד האוצר הסביר באריכות שאנחנו לקראת הסדרים בעניין. אנחנו קצת בבעיה לאור זה שאין חוק תקציב. תודה. אנחנו לא מאריכים בזה. יעקב אשר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להזכיר בנושא הזה, כמובן בלי לקשור את האחד לשני, את בקשת הוועדה ויושב-ראש הוועדה, הרב גפני, שפנה כמה פעמים בעניין שכר הלימוד במעונות, הסבסוד. אני מבקש לדעת ממשרד האוצר, האם הם מנסים עדיין ונענים לבקשה הזאת לחפש תקציב אמיתי? אני איתם בדיון. זה לא הסיפור. פריצקי, אתה לא מקשיב. אני מקשיב טוב מאוד. נציג האוצר ובכלל משרד האוצר, האם אתם מנסים בכל זאת למצוא פתרון לנושא הזה? מדובר על 30 35 מיליון שקל בלבד ולא 60 70 מיליון שקל כפי שזה היה בהתחלה. תודה רבה. רבותי, מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

חבר הכנסת פורר מגיש רוויזיה. תחזרו עם תשובות ואז נבטל את הרוויזיה. נא לחזור עם תשובה לעודד פורר כמקובל בוועדה הזאת. עמוד 99, בקשה מס' 24-020 משרד הבריאות. בבקשה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 90,165 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות התקציב הבאות, כפי שמפורט. תוכנית 24-02-05: תפעול מטה 27,087 אלפי ש"ח, תוכנית 24-16-03: רפואה מונעת 10,496 אלפי ש"ח, בריאות הנפש 12,179 אלפי ש"ח, פעולות מרכזיות 3,016 אלפי ש"ח, תוכנית 24-16-06 4,559 אלפי ש"ח, תוכנית 24-04-09: הכשרת רופאים 1,327 אלפי ש"ח, תוכנית 24-07-03: רפואה מונעת 2,244 אלפי ש"ח. מי בעד אישור העודפים של משרד הבריאות?

מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 24-020 אושרה.

בקשה מס' 26-022 המשרד להגנת הסביבה. הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך 15,609 אלפי ש"ח משנת 2018 לשנת 2019 במשרד להגנת הסביבה. עיקר העודפים מיועד לפעולות מחשוב ולפעולות שמבצע המשרד להפסקת זיהום אוויר ולפעולות הגנה על המצוק החופי. תודה רבה. מי בעד אישור ההודעה של המשרד להגנת הסביבה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד,

ההודעה אושרה.

משרד הבינוי והשיכון. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 7 מיליוני ש"ח במזומן לתוכניות התקציב כפי שמפורט בהודעה. מרבית העודפים נוצרו בגלל התקשרויות שחוצות שנה קלנדרית. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד,

בקשה מס' 29-014 אושרה.

עכשיו אנחנו עוברים למשרד העלייה והקליטה. בקשה מס' 30-014. ההודעה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 47,225 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות התקציב כפי שמפורטות בהודעה. עיקר ההתחייבויות מיועד להפעלת מרכזי קליטה ותוכניות תעסוקה לעולים אשר חוצות שנים. תודה רבה. מי בעד אישור העודפים של משרד העלייה והקליטה?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה

עלייה וקליטה זה לא הביזנס הפרטי שלנו או של מפלגה כזאת או אחרת. זה שלנו

חשוב שזה ייאמר. זה לא רק אנחנו. זה לא רק אתם, עם כל הכבוד. יש לי הרבה טענות על זה שאתם בקליטת עלייה לא עושים את מה שצריך לעשות,

בקשה מס'

בסך של 69,549 אלפי ש"ח במזומן בהתאם לסיבות הבאות. עיקרי העודפים נוצרו בתוכניות התפעול

הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים,

ההודעה

ההודעה נועדה להעברת סכום של 13,419 אלפי ש"ח משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019. התוכנית העיקרית שבגינה נוצרו העודפים היא 343003:

העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה, למשל בתחום מלאי דלקי חירום,

אני הולך

אני מבקש לא להצביע בשלב זה, אדוני. יש דין ודברים עם משרד האנרגיה לגבי נושא שכבר העלינו כאן, נושא קו המתח מעל קלנסווה,

אצביע על זה בעוד שעה. יש לכם שעה.

נצביע, ואחרי כן הם יבואו לפגישה. מה, אנחנו חרדים? דע לך שבכפר

העיר מאז צמחה, גדלה והולכת להכפיל את עצמה. היא הולכת להיות העיר עם הצמיחה הכי גדולה בישראל. יש עכשיו צורך לתת תגבור מיידי לעיר כדי שנפסיק לראות את המראות האלה ולסבול.

אני אומר לך בשם הוועדה כולה: אנחנו לא נרפה מן העניין הזה. יש לנו בעיה בגלל שהעיתוי לא טוב, אבל אנחנו לא נרפה מן העניין הזה עד שיהיה פתרון. אדבר היום עם השר פעם נוספת. במקום לתת תוספות שירות נותנים עכשיו תוספות לקווים חדשים להדסה עין כרם, במקום לתת עיבוי והכפלה של הקווים העכשוויים.

אמרו לי את זה.

אני מטפל בזה. בסדר, אני מודה לך מאוד. אפשר לפתוח את זה לדיון שוב?

גפני, צריך למצוא להם פתרון. בסדר. מה אתה רוצה שאני אעשה? הרב גפני, יש יותר מ-200 מיליון ש"ח שהוקצו למכרז. פשוט צריך להשתמש בכסף שכבר הוקצה לתוספת שירות. צריך למצוא פתרון כי הכסף קיים.

לא, אנחנו נתנגד לזה, נתנגד להעברה כל עוד לא נמצא פתרון. חבל, צריך פתרון של 50 מיליון שקלים.

הוא בא גם אתמול וגם היום,

ואני נתתי לו להתייחס,

מי זה שידאג למצוא 50 מיליון שקלים כדי לפתור את הבעיה הזאת?

עודפי תקציב של משרד התחבורה מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 3 נמנעים, בקשה מס' 40-013 אושרה.

אנחנו נגד ואנחנו מגישים רוויזיה.

אני מגיש רוויזיה על הדבר הזה. לא יכול להיות שלא ידאגו לחרדים בבית שמש, אין מצב.

דיון על חרדים. זה דיון על אינטרס לאומי של מדינת ישראל. מספיק להיתפס בו בחרדים. אגב, אמרו שאין שם חרדים. ההודעה אושרה. כששאלתי היו שלושה נגד. יש בקשה של רוויזיה. הם יכולים לבוא לפגישה איתנו. האם נציגי המל"ג הגיעו כבר לוועדה? בקשה מס' 41-009. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 6,099 אלפי ש"ח עבור התפעול השוטף של רשות המים בגין התחייבויות חוצות שנה בתוכנית התפעול. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 41-009 אושרה.

עמוד 159, בקשה מס' 41-012 משק המים. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 6,099 אלפי ש"ח. זה החלק השני של הפנייה שאושרה ממש עכשיו עבור התפעול השוטף של רשות המים בגין התחייבויות חוצות שנה בתוכנית התפעול. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד,

בקשה מס' 41-012 אושרה.

בקשתו של חבר הכנסת עודד פורר חנן פריצקי,

אם יש תשובה אני מבקש לומר אותה. דיברתי עם היועצת המשפטית של זרוע העבודה בתוך משרד העבודה והרווחה. הם מסרו לי שהם עובדים כרגע על תיקון תקנות. הם מודעים ללוחות הזמנים. הם צריכים לפרסם את זה לציבור ולחזור לוועדת הכספים. זה חייב להיות מאושר בוועדת הכספים. הם מודעים גם ללוח הזמנים והם עובדים על זה. זה יגיע לכאן במסגרת לוחות הזמנים. זה יהיה חיובי לבקשתו? התהליך מחייב את ועדת ההסכמות אז זה צריך להגיע כמה שיותר מוקדם. אני מבקש שתבהיר להם ש-12 בינואר זה קצת מאוחר. הם צריכים להקדים.

אני לא יודע אם נדרשות תקנות כי בחוק כתבנו הוראות.

בכל מקרה זה מצריך אישור של הוועדה בצו או בתקנות. תקנות אולי הם לא צריכים לפרסם לציבור. הוראות אני לא בטוח שאתם צריכים לפרסם לציבור. היועצת המשפטית אומרת שאנחנו נמצאים בפגרת בחירות ועל פי ההחלטות אנחנו צריכים ארבעה ימים בוועדת ההסכמות. לכן אני מבקש שתזרז את היועצת המשפטית, שזה יהיה כמה שיותר מהר. יהיה טוב עם היועצת המשפטית של זרוע העבודה תדבר עם היועצת המשפטית של ועדת הכספים.

מסיר את הרוויזיה. אתה מסיר את הרוויזיה על בקשה מס' 23-024. אני מודה לך על התשובה. בקשה מס' 42-014 מענקי בינוי ושיכון. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 9,612 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציב המפורטות בהודעה. מרבית העודפים נוצרו בשל התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית.

מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד,

בקשה מס' 43-012. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 4,233 אלפי ש"ח למרכז למיפוי ישראל. מרבית העודפים נוצרו בשל התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית בתחום המיפוי ופרויקטים ארוכי-טווח. יש שאלות? מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע?

ההודעה אושרה. בקשה מס' 51-025 הדיור הממשלתי. הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 28,429 אלפי ש"ח. העודפים נוצרו מפרויקטים ארוכי-טווח. אתה יודע לענות לי מה עם הבינוי בבתי הדין הרבניים? הנציגה של הדיור הממשלתי בדיוק נכנסת. אני מן הדיור הממשלתי. לגבי הדיור הקבוע, יש התקדמות. בוצעה הקצאה והתקבל שובר לתשלום. אחזור: בבתי הדין הרבניים, לגבי הדיור הקבוע יש התקדמות, יש הקצאה מרמ"י והתקבל שובר לתשלום. זה מטופל.

בתי הדין זה לא דבר כוללני.

אסביר בפירוט רב יותר.

המשותף העתידי של בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית בירושלים יועד מגרש באזור קריית הממשלה. נעשים תהליכים של קידום תב"ע והתקבלה כבר הקצאה מרמ"י ושובר לתשלום. זה לגבי הדיור הקבוע. לגבי הדיורים הזמניים, פועלים מול הרב מלכה ומתקדמים. כל דיור זמני נמצא בשלב כזה או אחר. לגבי דיור הקבע לא צריך תב"ע. התב"ע מאושרת כבר המון שנים. התב"ע מאושרת. הבעיה שלה היא השימוש. השימוש הוא בשביל הרבנות הראשית.

בדקנו את זה. הייעוד שרשום אני לא זוכרת את הניסוח המדויק. הרבנות הראשית לישראל. בדקנו את זה ואפילו דיברנו עם הוועדה המחוזית. השימוש צריך לעבור איזשהו שינוי. זה לא

זה גם לא התב"ע המחוזית. אם זה רק שינוי ייעוד אז אפשר לעשות את זה בתיקון בתב"ע מקומית. אנחנו בודקים בדיוק אילו שינויים נדרש לעשות. חשבנו גם כמוכם, שלא נדרש לעשות שינוי. בדקנו וקיבלנו תשובה מן הוועדה המחוזית, שנדרש פה שינוי. אנחנו עובדים על זה. זה הבדל של שנתיים. אנחנו עושים כמה דברים במקביל. מול מי אתם עובדים ברבנות הראשית? ברבנות הראשית מול המנכ"ל משה דגן, ובבתי הדין הרבניים מול הרב מלכה. אנחנו פועלים במקביל.

הקצאה מול רמ"י זה כבר סודר, קיבלנו שובר לתשלום. שנית, פרוגרמה מול שני הגופים בתהליכי אישור מול אגף התקציבים. ודבר שלישי הוא התב"ע זה גם במקביל. זה לגבי דיור הקבע בירושלים. כמה כסף מוקצב לבינוי בבתי הדין? כרגע מה שאושר להבנתי הוא רק לעניין התכנון.

פרוגרמה. יש תקציב של מיליון שקל לתכנון ראשוני של המתחם. זה מה שסיכמנו עם שר הדתות, עם מנכ"ל הרבנות הראשית ועם מנכ"ל בתי הדין הרבניים. סיכמנו על מיליון שקל לתכנון ראשוני. גם בתי הדין צריכים להקציב עוד כסף מתקציבם, הם טרם הודיעו כמה. ערכנו דיון גם עם שר הדתות וגם עם מנכ"ל הרבנות הראשית ועם מנכ"ל בתי הדין הרבניים על תקציב ההמשך. זה פרויקט שלדעתי עלותו כמה מאות מיליוני ש"ח, תלוי גם בקרקע. אני מצטער שאני צריך לעשות פה כמה דברים ביחד, אני במקביל מדבר עם שר המשפטים על העברות נוספות, אבל תגידו: אני צריך לקבל תשובה כזאת בשעה שבתי המשפט מקבלים תקציב שאנחנו יודעים מה הוא, ופה את מדברת איתי על תקציב לתכנון כשבית הדין בחיפה עובר מתחת לנחל? באמת, אתם מפנים בית משפט באשדוד ואז מכניסים לבניין הישן את בית הדין הרבני, ואחרי זה באים בטענות למה מקבלים יחס כזה. יש לי רק שאלה אחת. אני מצטער, אני לא דן על זה. בהמשך. אני לא רוצה לשמוע מהם כלום. שהם יבואו לפה ויעמדו באומץ, יסתכלו להם בעיניים ויגידו להם את האמת, לא לי בחדר. אני מבקש בעניין הזה להוסיף על מה שאמרת, כבוד היושב-ראש, בעניין הדיור הממשלתי ובנייה ובתי משפט. אני מזכיר לכולנו ששרת המשפטים הקודמת הכריזה, פרסמה ואפילו ביקרה בטייבה והודיעה בריש גלי על בית משפט שלום ראשון בעיר ערבית,

והקציבה לכך 25 מיליון שקל. נפגשנו אני וחברי, חבר הכנסת אחמד טיבי, עם ראש העירייה, שועאע מסארווה, עם הנהלת בתי המשפט ועם הדיור הממשלתי, והעירייה הקצתה קרקע והוציאה היתר בנייה. הוא קיים כבר. הכול קיים. ועכשיו אומרים לנו: אנחנו בוחנים מחדש את כל מערכת בתי המשפט. עם כל הכבוד, זה לא תשובה. לכן אנחנו פה עוצרים את הבקשה עד שנקבל תשובה.

תודה רבה. בקשה מס' 52-014 פיתוח המשרד לביטחון פנים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך 6,054 אלפי ש"ח. עיקרי העודפים נוצרו עקב רכש אמצעים טכנולוגיים ושיפוץ והרחבה של מתקני כליאה. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 52-014 אושרה.

ש"ח משנת 2018 לשנת 2019 לסעיף 54. הסעיף מורכב ממספר רשויות פיקוח, כגון רשות הטבע והגנים, הרשות להתחדשות והרשות לניירות ערך. עיקרי העודפים מועברים לרשות הטבע והגנים, לפרויקט פיתוח ושיקום כפר הדייגים ג'סר א-זרקא, פעילויות למניעת מינים פולשים ויצירת קווי חיץ בין שמורות טבע לישובים. תודה רבה. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע?

בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 54-036 אושרה.

שימו לב שיש כאן פניות לגבי עודפים שחוזרות על עצמן מילה במילה. אגף התקציבים העביר תוספת של 10% לעודפים, זאת אומרת מתוך העודפים שהוא לקח, והוא מעביר עכשיו עוד 10% בעודפים באותה פנייה. בקשה מס' 54-040. אותו דבר. הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך 29,486 אלפי ש"ח משנת 2018 לשנת 2019 לסעיף 54. הסעיף מורכב ממספר רשויות פיקוח, כגון רשות הטבע והגנים, הרשות לתחרות, הרשות לניירות ערך. עיקרי העודפים מועברים לרשות הטבע והגנים לפרויקט פיתוח. זה אותו דבר. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד,

בקשה מס' 54-040 אושרה. ההודעה אושרה. בקשה

הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 10,853 אלפי ש"ח עבור רשות האוכלוסין. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 68-011 אושרה.

בקשה מס' 68-013 מטה לשכות האוכלוסין. גם פה, 10% נוספים. הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 10,852 אלפי ש"ח ברשות האוכלוסין. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע?

ההודעה אושרה. בקשה מס' 83-006 בעמוד 204. מי מסביר? הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019

בסך של 239,964 אלפי ש"ח.

מי בעד אישור ההודעה?

מי נגד?

בקשה מס' 83-006 אושרה.

אושרה. בקשה מס' 83-046. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסעיף 83, בסך של 34,929 אלפי ש"ח. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

ההודעה אושרה. אנחנו עוברים לבקשה מס' 83-049 בעמוד 218. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019, בסך של 34,929 אלפי ש"ח לסעיף 83. יש

מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד,

בקשה מס' 83-049 אושרה.

יש פה תוספת שהגיעה אתמול, כך אומר לי טמיר כהן. אני מבקש שכולם יקבלו את החוברת הזאת. זה תוספת שהייתה אחרי שהחוברת הגדולה הודפסה. בקשה מס' 20-029. זה חינוך ואנחנו נתנגד.

נגד. זה כל העודפים של המשרד. שיביאו כסף. אני מביא להם תצהיר של המשפחות. המשפחות הולכות להביא תצהיר עכשיו.

בנושא החינוך המיוחד, אני מבקש אם אתה יכול בקצרה להציג את עניין הילדים בחינוך המיוחד שלא מתוקצבים, בבקשה. בוקר טוב. ממש בקצרה, ואני פונה בעיקר לפקידי משרד האוצר שנמצאים כאן, ולאלה שלא נמצאים כאן. אנחנו נמצאים בפני סיטואציה בעייתית מאוד. יש לנו שבוע אחרון לסיים את האפליה ואת הפגיעה הקשה בילדי חינוך מיוחד חרדים. לא ייתכן שבמדינת ישראל בשנת 2020 ילד אוטיסט חרדי בן ארבע או בן חמש יקבל פחות מילד אוטיסט אחר במדינה רק כי הוא חרדי,

צריך להדגיש שזה חינוך מיוחד וזה לא רק החרדים. יש על זה דיונים לא רק מהבוקר אלא כבר כמה חודשים. אתה יכול לשנות את הביטוי ולומר "מוכר שאינו רשמי". בגלל שאני יודע שיש לדבר הזה קונצנזוס פה בוועדה מימין ומשמאל וממרכז, חברי הכנסת הערבים, היהודים, הדתיים, החרדיים והחילוניים נלחמים על זה כבר כמה חודשים, אני פונה אל פקידי משרד האוצר, שכל פעם מוצאים רזרוות לכל מיני דברים ועודפים לכל מיני דברים ומוצאים 16 מיליון שקל לבית הנשיא ו-60 מיליון שקל למטוס ראש הממשלה, וכל הדברים חשובים וטובים. רבותי, יש פה 40 מיליון שקל לשנת הלימודים תשע"ט. בג"ץ מתעסק ב-2020, הוא לא מתעסק ב-2019, ובג"ץ הולך להסדיר עוד הרבה מאוד דברים אחרים שלא קשורים להעברה הזאת. עם כל הכבוד לך, מכיוון שהייתי מעורב בעסק הזה: אם לא יהיה תצהיר אני לא מסוגל ללכת לפקידי משרד האוצר, כי היועצים המשפטיים לא מוכנים לתקדים כזה או אחר. אני בצד שלך. אני יודע, אבל אני מנסה לומר משהו. אבי מימרן, מיקי לוי אומר, וצריך לעשות את זה, יש להתחייב שבמידה והבעיה נפתרת לא ממשיכים בבית המשפט.

חבר הכנסת מיקי לוי, אני כאחד מן ההורים שנלחם על הדבר הזה מוכן לתת תצהיר, שאם הבעיה הספציפית הזאת תיפתר בג"ץ מתעסק בעוד הרבה מאוד סעיפים שלא נמצאים בכלל על השולחן כאן. לכן יורידו את העתירה לבג"ץ על הסעיף הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו, בעניין שכר הגננות, ולזה צריך להגיע תקציב. אם הדבר הזה יסודר אנחנו לא נעתור עליו לבג"ץ. צריך את זה בכתב. עכשיו נוציא תצהיר תוך חמש דקות. כבר הצהרנו על כך פה. בסדר, אבל מספיק. צריך לומר שהתצהיר הזה הוא גם שערורייה כי רק כשהגישו עתירה לבג"ץ אחרי שנה שנתיים של התעללות אז נזכרים לפתע פתאום להתייחס אליהם. התצהיר יהיה, אבל הוא שערורייה. התצהיר הזה יהיה מוגבל. עומר ינקלביץ', אני לא נותן לך, מספיק. הוא באמצע הדיבור. התצהיר יהיה ספציפית לנקודה הזו, שאם היא תסודר אז אין לנו מה לעתור לבג"ץ. מה העניין לעתור לבג"ץ אם הנושא סודר? בואו נהיה הגיוניים. אם הנושא לא יסודר אז הדרך היחידה שנותרה לנו אחרי ועדת הכספים היא בג"ץ שיגן על הילדים שלנו. אנחנו נלחמים על זה הרבה מאוד שנים. תבינו שהמוסדות שאיתם אנחנו מתעסקים קורסים בגלל שהם צריכים להביא בכל חודש כסף לגננות וזה בא על חשבון טיפולים פרה-רפואיים, על חשבון טיפולים פרטניים לילדים. גיל הגן בילדי החינוך המיוחד הוא הגיל הכי קריטי לכל החיים שלהם. ילד בן ארבע או בן חמש שלוקה בבעיית תקשורת או שהוא ילד עם פיגור, גיל שש הולך למצֵב את כל העתיד שלו. אם שם גורעים בחינוך ובטיפולים שהוא צריך, זה עוול, זה פשע בל יכופר, זה רק נטו אפליה על רקע היותנו חרדים. תתעוררו. אתם מוצאים מיליוני שקלים לדברים אחרים. תתעוררו. כל הכבוד לכל חברי הוועדה, ובעיקר ליושב-ראש הוועדה הרב גפני, שנלחם על הדבר הזה כבר הרבה מאוד חודשים ושנים, לחבר הכנסת מיקי לוי, שהוא חלוץ בעניין הזה מן הצד השני, ולכל חברי הכנסת. היו פה אבי ניסנקורן ומיקי זוהר ואחמד טיבי וקטי שטרית

עכשיו הגענו באמת לרגע הסופי. הרב גפני עושה כל שהוא יכול. זה לא בגלל שהם ילדים חרדים אלא בגלל שהם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. בואו נתכנס פה, כל חברי הוועדה המכובדים שנמצאים כאן, לטובת ההורים והילדים.

תקציב החינוך לא יעבור כל עוד הנושא הזה לא יסודר. אני לא אומר לכם מה לעשות אבל זאת אבן הדרך האחרונה לפני גמר השנה שעוד אפשר לעצור. לפקידי משרד האוצר, כפי שאתם מוצאים לכל דבר אזוטרי כזה או אחר מיליונים, יש פה ילדים, תחשבו שהם הילדים שלכם, תחשבו שמדובר בבת שלכם או בבן שלכם. אני מבטיח לכם שפתאום תראו יתרות מס ויתרות מדברים שלא נגבו וכל מיני החזרים וכל מיני מילים גדולות שאנחנו לא מבינים בהן ותמצאו לזה 40 מיליון שקלים בסך הכול.

- - - בעת נעילה. אבי מימרן, אני מבקש שתדאג לעניין הזה, שיהיה מכתב שיקבע שאם אכן הבעיה נפתרת אתם מסירים את העתירה לבג"ץ. זה בשם ההורים ובשם כולם.

אני מוציא תצהיר שהנושא יסודר. אנחנו נעשה את כל מה שאפשר. המציאות, שבה אנחנו עד לרגע זה לא הצלחנו, היא תעודת עניות שלנו. אין ויכוח על העניין הזה. מי שלא נותן את זה אתמול ישבתי עוד פעם עם אנשי אגף התקציבים. הם לא מסכימים. אני יכול גם לפרט למה. זה לא מעניין אותי. התוצאה היא רעה. דברים אחרים סידרנו ואילו הדבר הזה לא הסתדר עדיין.

40 מיליון שקל, 35 מיליון שקל. אנחנו מעבירים מיליארדים כל הזמן. בסדר, זה לא אומר כלום. אנחנו יודעים את זה, זה לא דבר חדש. התירוץ הזה, שמעתי אותו רק היום, לגבי בג"ץ. אפשר לפתור את הבעיה הזאת עם הבג"ץ ואנחנו נתקדם. אני אומר לך ואומר להורים, ואמרתי את זה גם קודם: לא נרפה מן העניין הזה עד שהבעיה תיפתר. זה תעודת עניות לנו, אבל זה גם תעודת עניות למדינת ישראל. שנת 2019 נגמרת, ואנחנו מדברים על תשע"ט, ואם לא נעביר עד סוף השנה נאבד את זה. אני לא יודע אם תהיה עוד ישיבת ועדה עד סוף השנה. תודה רבה. פניתי ליועמ"ש. אחמד טיבי, בבקשה תנהל את הישיבה עד שאחזור. ידברו עומר ינקלביץ' ועודד פורר ואז נצא להפסקה. (היו"ר אחמד טיבי) אני רק רוצה לומר שפניתי ליועמ"ש שענה לי במכתב ובפירוש כתב שמדובר פה באפליה.

יודעים שזה עבירה על החוק אבל מדובר פה באפליה בוטה בין ילדי החינוך המיוחד לילדים הרגילים. משרד האוצר מחויב למצוא לדבר הזה פתרון. זה עבירה על החוק והיועמ"ש מכריז בזאת: מדובר פה באפליה. לא ייתכן שבמדינת ישראל נתנהל בצורה הזו, פשוט לא ייתכן.

צריך למצוא לזה פתרון היום. לכן לא נעביר שום תקציב אחר למשרד החינוך אלמלא יימצא פתרון. חברים,

אין צודקת מן הטענה הזו, שאנחנו טוענים אותה, כל חברי ועדת הכספים, מהיושב-ראש ועד לאחרון החברים כאן כבר תקופה ארוכה. לצערי משרד האוצר מוליך אותנו בכחש כבר תקופה ארוכה בנושא הזה. אני חייב לומר לגבי הדרישה הזו, היא פרקטית,

הפתרון שהעלה פה חבר הכנסת מיקי לוי הוא פתרון פרקטי. רק אני רוצה לומר משהו גם לפקידי משרד האוצר וגם ליועצים המשפטיים. השיטה הזו שנוהגים בה מול ההורים כדי שיביאו איזשהו תצהיר, ומחייבים אותם לוותר על הזכויות שלהם, הזכות שלהם לעתור לבית המשפט היא זכות אזרחית שלהם, ואתם נוהגים פה כמו משפחת פשע שעושה סחיטה באיומים להורים שנמצאים במצב הכי קשה. אני רוצה למחות פה על העניין הזה, גם אם אני אומר בסוף ואני אומר שחבר הכנסת מיקי לוי מחפש את הפתרון ואנחנו רוצים למצוא פה את הפתרון אבל השיטה שבה נוהג משרד האוצר, על יועציו המשפטיים, אני אומר כאן, ואלה מילים קשות: היא סחיטה באיומים. אלה שיטות של משפחת פשע, לא פחות. תודה רבה. אני מבין שאין עוד דוברים ולכן בצער רב אני מסיים את הקדנציה הנוכחית שלי כיושב-ראש הוועדה. הוועדה יוצאת להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:23 ונתחדשה בשעה 12:05.) אני מחדש את הישיבה. היו חמש פניות שלא הצבענו עליהן, שתיים של משרד האוצר, שאנחנו לא מצביעים עליהן. כולם מבינים את המשמעות של העניין. על הדיור הממשלתי אנחנו לא מצביעים.

מציעים להוריד את הדיור הממשלתי?

לא נעביר את הבקשה של משרד החינוך. שיביאו 35 מיליון שקל לחינוך המיוחד החרדי. אדוני היושב-ראש, סליחה, איפה נציג

אני לא מעביר את הבקשה של משרד החינוך, מה יש פה לדבר.

האיחוד הלאומי): אז לא נעביר את הבקשה של המשרד לביטחון פנים. אין לי בעיה, אל תעביר. מוטי יוגב, אתה נלחם בשביל הרב פרץ עכשיו. מרדכי יוגב (הבית היהודי, האיחוד הלאומי): איפה נציג המל"ג? אני מבקש התייעצות סיעתית.

על מה התייעצות סיעתית? עוד לא התחלנו את הדיון. לפני שאתה אומר "התייעצות סיעתית", אנחנו נושאים עכשיו באחריות על הכול. צריך לקחת בחשבון את המשמעות של כל דבר. לא יעלה על הדעת שהמל"ג יתנכל למכון "לב". רבותי, אני מבקש להצביע. אנחנו דנו על הדברים האלה. נציג המל"ג נמצא בדרך לכנסת, הוא כרגע יושב במונית, וגם נציג אגף התקציבים יחבור אליו. מצוין. עד שהוא יגיע לא נעביר בקשות של משרד החינוך. המסקנות שלי היו לאחרי הפגישה איתו, לא ללפני. אני מבקש להצביע על הבקשה של משרד המשפטים ועל הבקשה של משרד האנרגיה, לא על הדיור הממשלתי ולא על הבקשות של משרד האוצר. הרב גפני, לפני שמדברים על הבקשה של משרד המשפטים,

וביקשתי הצעה לסדר עוד בהתחלה. אתמול מח"ש, המחלקה לחיפוי שוטרים, הודיעה שהיא סוגרת את התיק על הילד יענקי רוזנברג, על ההתעללות שהוא עבר על ידי שוטר. אני מאמין ומקווה, וגם יודע שרוב השוטרים במדינת ישראל הם אנשים טובים וראויים, אבל בכל מקום יש שוליים, והמקרה שאירע ליענקי רוזנברג זה קרה לאחרונה להרבה ילדים עם צרכים מיוחדים, ובמיוחד שזה נופל במגזר החרדי. מעניין איך זה קורה, כנראה שולחים את אותם שוטרים אל אותן הפגנות ופשוט מתעללים. ראינו כיצד הוא הוכה עד זוב דם. לא מובן למה מח"ש, המחלקה לחיפוי שוטרים, החליטה לחפות על זה ולסגור את התיק, לא מובן. הדבר כואב ומביך את המשטרה. המשטרה לא מצאה לנכון להוציא אפילו התנצלות, וכך גם לא מח"ש. עוד מגנים על אותו שוטר שאין מקומו במשטרה, אין מקומו בכלל בחברה הישראלית, הוא צריך להיות במקום אחר לגמרי,

אדם שכך מזיק. ובמיוחד ביום הזה שאנחנו מדברים על החינוך המיוחד, אני חושב שבושה וחרפה למשטרת ישראל שהיא מחזיקה אדם כזה. אני מדגיש, לא כל השוטרים כך. רוב השוטרים במדינת ישראל עושים עבודתם נאמנה, משתדלים לעשות עבודתם נאמנה, אבל הגיע הזמן שאת סרח העודף הזה ידעו להוציא מן המשטרה. אני מציע לך לסיים פה את הישיבה, לרדת למשרד ולשלוח ערעור ותלונה. הגשתי תלונה למח"ש ועד היום לא קיבלתי מענה. אני מציע שתשלח ליועץ המשפטי לממשלה, שיהיה חייב לבדוק את זה. אני מקבל את מה שאתה אומר. רבותי, אני מבקש להצביע על בקשה מס' 08-015:

בקשה שהוסברה ולא הצבענו עליה. מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

מי נמנע?

בקשה מס' 08-015 אושרה. הבקשה של משרד המשפטים אושרה. אני מתנגד. רוויזיה בבקשה. אני מבקש הסבר של הרוויזיה. בבקשה, אתה יכול להסביר, אבל בקצרה. דיברנו על זה כמה פעמים. יש כמה נושאים שתלויים ועומדים מול משרד המשפטים. הנושא הרגיש והחשוב ביותר הוא ההחלטה של הוועדה המסדרת להעביר לוועדת הכספים את ההסתייגות שלי שעברה על איום בהקפאת חוק קמיניץ. כולם הסכימו להקפאה. בינתיים השר עוד לא נקט עמדה. הוא שלח מכתב לא ברור, בלי התחייבויות. הנושא השני: הוחלט על ידי איילת שקד על הקמת בית משפט בטייבה והקצאה של 20 מיליון שקל, כפי שעמיתי חבר הכנסת סעדי אמר, ועכשיו אומרים שהקפיאו את כל עניין הדיור והבינוי של בתי משפט. באמת הגיע הזמן שיהיה בית משפט בטייבה. אני אומר את זה ברצינות, אחמד. השרה שקד הודיעה אז. לכן,

אני מבקש רוויזיה, והם ימשיכו להיות בקשר איתנו. הרי יש שם דברים שעומדים, כמה הצעות חוק שצריך להביא לפה. אני מצטרף לרוויזיה. ביקשתי מוועדת ההסכמות, ביקשתי מטמיר כהן שיפנה בכתב, על מה שהעלית באותו לילה, אני מבקש שיתקיים על זה דיון. אמרתי שאני מבקש מוועדת ההסכמות, אני רוצה לקיים דיון על מה שאחמד טיבי העלה. מקובל, אני עם אחמד טיבי בעניין הזה. אני מקווה שאקבל אישור ואעלה את זה לדיון כמה שיותר מהר. אם לא תקבל אישור זה יהיה הפרה של כל ההבנות. יש לנו כלים. נכון, בטח שיש. יש העברה נוספת, העברה מס' 34-017: משרד האנרגיה. הבקשה הוסברה. הפעם אני משחרר. מי בעד אישור ההודעה של משרד האנרגיה?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, בקשה מס' 34-017 אושרה. הבקשה של משרד האנרגיה אושרה. בנושא העודפים של משרד החינוך. צריך להקפיא את העברת העודפים של משרד החינוך עד שנסכים. הבנו, מספיק. בקשה מס' 20-029. הפנייה נועדה להעביר סך של 294 מיליון משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 מן העודפים המחויבים. משה שגיא, הולך להיות פה רוב נגד ההעברה הזאת. אני מצביע. אני מבקש שתסביר מה ההשלכות של העניין הזה. לי יש אידיאולוגיה לא אידיאולוגיה, זה מילה גדולה מדי אני חושב שלא צריך לעצור את המדינה, אני חושב שהמשרדים צריכים לעבוד, ולכן אצביע בעד אפילו שאני אפול בהצבעה. אני מבקש בכל זאת שתסביר לחברי הוועדה מה המשמעות של העניין, לְמה הפנייה הזאת נועדה ומה יקרה אם היא לא תעבור. בבקשה. יש פה מספר העברות שמונחות בעודפים מחויבים. ככלל אם הפנייה הזאת לא עוברת היום, יש מערכת תשלומים של המשרד שמעבירה תשלומים לרשויות המקומיות ולבעלויות החינוך בהיקף של 2 מיליארד שקל בחודש דצמבר, בין היתר לבתי ספר בחטיבה העליונה, במוסדות במוכש"ר רגיל וחינוך מיוחד, שלא יקבלו את התקציב במידה והפנייה לא תעבור היום מפני שהמערכת הזאת צריכה להיסגר, על מנת שנוכל להעביר את התשלומים לרשויות לפני סוף החודש. עומדים פה על הפרק הרבה מאוד דברים, כל מערכת החינוך למעשה, כל ההעסקה של דצמבר, בהיקף של 2 מיליארד שקל נמצאת בספק.

אני אפרט מה כלול בפנייה הזאת. כלולים בה תקציבים לילדים בסיכון, כלולים בה תקציבים לכל תוכניות המיעוטים, עודפים מחויבים, שהיו בשנת 18 ועברו לשנת 19, יש פה תקציבים להתקשרויות של כל מיני גורמים במשרד לפעולות חינוכיות, שהתחילו בתחילת שנת הלימודים תשע"ט והתגלגלו לחודשים ינואר אוגוסט. אני רוצה לציין ולהצביע מה מהות העודפים של המשרד באופן עקרוני. מאחר ומשרד החינוך פועל לפי שנת לימודים שנפרשת על פני שתי שנות תקציב, וההתקשרויות לשנת לימודים מתחילות בספטמבר וחוצות לשנת התקציב הבאה, אנחנו צריכים לשריין את הסכומים בגין ינואר אוגוסט במסגרת השנה הקודמת. חלק ניכר מתוך העודפים המחויבים הם בגין הפעולות שמשוריינות לתש"ף, לתקופה של ינואר אוגוסט. גורם נוסף לעודפים זה פניות שהגיעו בזמן מאוחר בשנה הקודמת, לקראת סיום שנת התקציב, ולא ניתן היה לשלם את התשלומים והן חויבו ומבוצעות במהלך שנת הלימודים. כרגע אם העודפים האלה לא יעברו אז יהיו ספקים ויהיו תוכניות במשרד שנצטרך לעצור ולא לשלם להם את התשלומים האלה. תודה רבה על ההסבר המלומד. אנחנו מכירים את זה כי רובנו כאן ותיקים בוועדת הכספים. אני יכול להגיד שמתפקידי במשרד האוצר אני מכיר את זה היטב. צר לי על העניין הזה. זה לא נגדך. השר שלך היה צריך, ביחד עם שר האוצר, לדאוג לחינוך המיוחד. כל הסיפור של החינוך המיוחד הוא 35 מיליון שקלים, זה כל הסיפור. אני לא נגד החינוך. אני נגד כל ה"מסחרה" הזאת והביזנס הזה. מי שייפגע, יש פה 270 מיליון שקל לסייעות. תתבייש לך. אני אוציא אותך, זה לא בסדר. אל תצעק על פקיד בממשלה. הוא לא קובע מדיניות. אנחנו מבינים את הרגישות ואנחנו יודעים מה ייפגע. אנחנו מתחננים כבר יותר מחצי שנה, כל חברי הכנסת, כולל היושב-ראש, יותר מחצי שנה אנחנו מתחננים למצוא פתרון. גם שר החינוך התחייב. שר החינוך התחייב, שר האוצר התחייב. הגענו ליום האחרון, לא נשארה לנו תחמושת. 35 מיליון שקל לחינוך המיוחד והכול נפתר. עד 12 בלילה יש לנו זמן, אני מוכן לעבוד באופן רצוף,

לא יעבור תקציב החינוך. חבריי חברי הכנסת ביחד איתי בעניין הזה.

חייבים למצוא פתרון. בפנייה הגדולה של המשרד יש 400 מיליון שקל לחינוך המיוחד, תשלום לסייעות ולליווי תלמידים בחינוך המיוחד.

למה ילדים מסוימים לא מקבלים? לא, לא, לא. אתם מקלקלים לי, האמן לי. צריך למצוא פתרון ואנחנו מודעים לכך שגם ילדינו נפגעים כאשר לא מעבירים העברות תקציביות כאלה. זה כואב לכולנו. עוד מישהו רוצה להתייחס? תודה רבה. אני מבקש לקיים דיון על נושא החינוך המיוחד ממש בימים הקרובים. נבקש מוועדת ההסכמות את הדיון הזה, במיוחד אם תעבור או לא תעבור ההעברה. הדיון הזה יתקיים. נבקש מוועדת ההסכמות, מלבד מה שביקשנו לגבי הנושא של אחמד טיבי, לקיים דיון על החינוך המיוחד. דיבר איתי עכשיו חיים ביבס על השלטון המקומי. הוא אומר שהעצירה של הנושא הזה, פוגעים בחינוך באמצעות זה שלא מאשרים את התקציב של החינוך. הוא אומר שהוא מבקש שאגיד בשמו לחברי הכנסת: המשמעות של העניין היא משמעות קשה אם העודפים האלה לא עוברים. במקביל יש מכתב של ההורים, שכותבים שאם הבעיה הזאת תיפתר הם לא ימשיכו את העתירה לבג"ץ. התירוץ של אגף התקציבים, שיש עתירה לבג"ץ, לא רלוונטי יותר כי יש מכתב של ההורים. מיקי לוי, אתה גם קיבלת העתק מן המכתב. המציאות הזאת יורדת מסדר היום. אנחנו צריכים לקיים את הדיון הזה. מה יורד מסדר היום? הטיעון שלהם יורד מסדר היום. אני נשען על זה. היות ויש את המכתב של ההורים אנחנו צריכים להגיד למשרד האוצר: הנה, זה מה שאתם אמרתם למיקי לוי. דיבר איתי הנשיא ודיבר איתו יאיר לפיד והוא הולך לדבר עם אגף התקציבים. בהתחלה הוא אמר לי שאמרו לו א', ב', ג'. זה לא רלוונטי בכלל. אמרתי לו: היית כאן ביחד איתנו, אתה יודע שלא יפגעו במוסד הנשיאות. מדובר על כך שהם אומרים שאין כסף לי הם אומרים את האמת. אתמול ישבתי איתם וזה מה שהם אמרו. אני מבקש להצביע על העודפים האלה. בכל מקרה, במידה והעניין הזה לא יעבור אני כמובן אגיש רוויזיה ואנחנו נקיים דיון גם על נושא החינוך המיוחד. יש לנו בעיה להשאיר את המצב הזה כך בגלל שלפי דעתי יש בעיה של חוסר אחריות. בכל מקרה, נקיים את הדיון הזה ולא נרפה עד שהבעיה הזאת תיפתר. משה שגיא, אתה נציג משרד החינוך פה. אני מכיר את הסוגיה הזאת מהצד של עבודה ורווחה בשעה שלפני כשנה וחצי קיבלו את ההחלטה להעברת הילדים לחינוך משלב יותר מאשר לחינוך המיוחד. בעצם עשו את זה ללא הקצאה של סייעות או הכשרה של כוח אדם. זה לא בעיה שנוצרה עכשיו, זו בעיה ארוכת-טווח. בעצם יצרו פגיעה בחלק מן הילדים של החינוך המיוחד. לכן צריך לעשות כל מאמץ שהדבר הזה כן ייפתר. אני גם בעד מה שאמר פה משה גפני, כן להצביע בעד כדי לא לפגוע בתקציבי החינוך. יחד עם זאת, ימצא יושב-ראש הוועדה מועד לדיון ייתכן שביום ראשון אפשר להתכנס עדיין, אני לא יודע אם זה אפשרי כדי שזה כן ייפתר. כולנו פה מקבלים פניות, כל אחד מכיר לפחות כמה משפחות מכל המגזרים, יהודים וערבים, לגבי ילדים שנמצאים במצוקות, ילדים על הרצף האוטיסטי, ילדים אחרים. זה חוצה את כל המפלגות כאן. צריך למצוא דרך לפתור את זה בלי לעכב. אני מקבל את דעתו של היושב-ראש ולא רוצה לעכב תקציבי חינוך בכל הארץ בשום מקרה. למה אי אפשר להגיד את מה שאמרת גם בעניין המל"ג? אם הנושא הזה כל כך חשוב. את הבקשה של המל"ג אישרנו. יש על כך רוויזיה. אני מבין אבל היום עוד ארוך. למה לא יתקנו את זה היום? הם מתמוטטים כבר, הרשויות התמוטטו, אבל הם לא צריכים להתמוטט. אסור לשכוח שזה עברה על החוק. בכל מקרה אגיש רוויזיה ואנחנו נקיים את הדיון הזה ולא נרפה ממנו.

גפני, מצד אחד אנחנו מקבלים את מה שאתה אומר, ונאמר שיש כאן הרבה בקשות של הרשויות. עזוב רשויות. כל השלטון המקומי. מצד שני אנחנו רואים את הסחבת המתמשכת. יש לנו פה שני דברים שחשובים לנו: אחד, שאתה כיושב-ראש הוועדה תדבר בשם כל הוועדה בנושא המכתב שההורים מגישים, שהם מושכים את העתירה בעניין הזה, ונראה אם מרמים אותנו פעם נוספת.

מלכיאלי, הם לא אומרים אמת. זה תירוץ. לי לא אמרו תירוץ. ועוד דבר, שאתה מגיש רוויזיה. בכל מקרה שנוכל לדון, שגם אם נאשר את זה עכשיו זה לא אישור סופי אלא לדיון מחודש. אבל אם תהיה רוויזיה, אם ממילא רוויזיה מצריכה דיון לא הבנתי. בגלל שאחר כך זה מתחיל להיות בעיה יותר גדולה. אלה האפשרויות היחידות שיש לנו. אנחנו בכל מקרה נערוך דיון על החינוך המיוחד. אני מבקש, בלי קשר לעניין הזה, מוועדת ההסכמות אישור לקיים את הדיון הזה. אבל בכל מקרה לא תוכל להעביר את תקציב החינוך אם יש רוויזיה. אני יכול. אפשר לבטל את הרוויזיה.

בדיוק

אז מה עשינו? לא עשינו כלום מבחינה טכנית, אבל עשינו בזה שעכשיו זה לא ירד מסדר היום. זה יהיה על סדר היום של הוועדה והם יבואו לפה.

תעשה לי טובה, באמת, כך לא מנהלים מדינה, ועם כל הכבוד, בסדר. הדיון על הרוויזיה יתקיים בדיון שוועדת ההסכמות עושה?

מתי יתקיים דיון על הרוויזיה הזאת?

יודע, אין לי תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת שזה לא יעבור השנה.

אני עובר להצבעה על בקשה מס' 20-029 של משרד החינוך. אני מבקש התייעצות סיעתית.

אני מציע שבאופן סיסטמתי לא נאשר את אותן בקשות - - - אין שום דבר סיסטמתי. כל דבר עומד על השולחן וכל אחד ייקח אחריות. מרדכי יוגב (הבית היהודי, האיחוד

100 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל: כוח אדם, תפעול שוטף,

היחידה למיקור חוץ, תקצוב פעילות הסיוע המשפטי בסך 6,226 אלפי ש"ח בהוצאה ו-10,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור תשלום לעורכי דין מייצגים. יש שאלות? מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד, רוב נגד, 1 נמנעים,

לפני שעה קלה דיבר איתי שר המשפטים. הוא אמר שהוא סימפטי לעניין חוק קמיניץ. זה ציטוט מדויק? מדויק. כלומר שר המשפטים סימפטי, זאת הכותרת. לא אמרתי את זה. התקשר השר אוחנה ואמר שהתקציב הזה נחוץ לו לעניינים פנימיים. אמרתי: חוק קמיניץ זה ציפור הנפש.

יש החלטה, יש הצבעה של הוועדה המסדרת, ושאתה שלחת מכתב. הוא אמר שהוא עוד לא

תודה רבה. פנייה מס' 225 הוצאות פיתוח. פנייה תקציבית זו נועדה לתגבר את תקציב ההרשאה להתחייב של רשות המסים בסך 104,000 אלפי ש"ח לצורך היערכות רשות המסים להקמת שירות לקוחות מרכזי ושדרוג מערך המחשוב של רשות המסים. כמו כן, תגבור תקציב ההרשאה להתחייב של מרכבה בסך של 23,229 אלפי ש"ח. אדוני היושב-ראש, הפנייה עוסקת ברשות המסים ולא בתקציב משרד האוצר. צריך להצביע על זה כי זה דבר שנועד בשביל האנשים.

הבעיה של הילדים המיוחדים היא לא בעיה רק של החינוך, היא בעיה של האוצר. לכן אין טעם זה גם ידפוק את הרשויות המקומיות. אני מקבל את דעת חשב משרד האוצר שדיבר איתנו. אל תתנגדו לזה. זה שירות לקוחות. זה לטובת הציבור. אנחנו עוצרים את ההעברה השנייה של משרד האוצר שנוגעת למס רכוש. תמיד יש מישהו שנפגע. אתה רוצה לא להעביר - - - במודיעין? אין לי בעיה, תגידו שאתם לא רוצים. מיקי לוי, אנחנו איתך, אבל צריך להבין שמי שמעכב את התקציב של משרד החינוך והילדים המיוחדים - - - אנחנו עוצרים העברה אחרת של משרד האוצר. אני מבין את העניין. לכן אני אומר: לא לעצור את תקציבי החינוך אלא לעצור את תקציבי משרד האוצר. מי בעד פנייה מס' 225? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פנייה מס' 225 אושרה.

אנחנו עוברים לעמוד 16, פניות מספר 226 227 רשויות פיקוח. הפנייה נועדה להעברת סכום של 750 אלפי ש"ח ממערך הסייבר הלאומי לתוכנית 543601: רשות שוק ההון, לשם יישום החלטת ממשלה מס' 2443, שעניינה מימון יועצי סייבר במשרדי הממשלה.

הפנייה נועדה לביצוע של שינויים פנימיים בסעיף 54, בסך של 7,500 אלפי ש"ח. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הפניות אושרו. אנחנו עוברים לעמוד 23, פניות מס' 230 234 משרד האנרגיה. עיקרי הפנייה הם תקצוב סכום של 25,400 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1113 ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 3954, שעניינן הרחבת שיתוף הפעולה עם הממשל האמריקאי בתחום האנרגיה וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת. תקצוב סכום של 15,078 אלפי ש"ח עבור מערכת תרועה במכון הגיאולוגי. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הפניות אושרו. עמוד 35, פניות מס' 284 287, משרד החקלאות. הפנייה נועדה להעברת סכום של 32 אלפי ש"ח בהוצאה ו-11,000 בהרשאה להתחייב לרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית בנגב וליחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית במשרד החקלאות. התקציב נועד לפיתוח תשתיות תומכות הסדרה ועבור חינוך בלתי פורמלי ועידוד תעסוקה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2397. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פניות מס' 284 287 אושרו. הפניות אושרו.

למרות ההתנגדות העקרונית שלנו למה שקרוי "הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית", אבל ההעברות הן לפיתוח תשתיות תומכות הסדרה במועצת אל קסום ונווה מדבר, שחברי מנסור עבאס ציין אתמול את התמיכה שלנו, העברת 15 מיליון ש"ח לסבסוד פיתוח מגרשים ברהט,

תל שבע, לקיה וחורה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1527, וגם תקצוב לפעילות--- תגיד לי, כמה מנדטים אתה רוצה?... כל הכבוד לך. אני מודה לך. רבותי, הגיעו נציגי המל"ג. אני מבקש, כפי שקבענו, שאתם תצאו ותשבו איתם. אם יהיו פה פניות שהן שנויות במחלוקת לא אצביע עליהן עד שתסיימו. מי הוא נציג המל"ג?

סגן היועצת המשפטית במל"ג. תצאו. אתם יכולים לשבת בחדר שלי.

אם יהיו פניות שהן שנויות במחלוקת, שהן לא בהסכמה אחכה לכם. מלכיאלי, תייצג אותי בשלב הזה. פנייה מס' 303 משרד הרווחה. הפנייה נועדה לתקצוב שמונה תקנים למשרד הרווחה, חמישה בהתאם להחלטת הממשלה 4462: סיוע לשורדות זנות, ועוד שלושה להקמת מערך אבטחה לעובדות סוציאליות ברשויות המקומיות. תודה. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו.

הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פנייה מס' 303 אושרה.

פניות מס' 338 340 משרד המשפטים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת סך של 66,744 אלפי ש"ח בהוצאה ולתקצוב סך של - - - יש שם גם את בתי הדין השרעיים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת סך של 66,744 אלפי ש"ח בהוצאה ולתקצוב סך של 8,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, בהתאם לתחזית ביצוע של יחידות משרד המשפטים, התאמת תקציב שכר ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד. להלן עיקרם: תקצוב מטה משרד המשפטים בסך של 13,329 אלפי ש"ח לצורך תקצוב עלויות אבטחה במשרד המשפטים, וכן לצורך תקצוב עלויות תפעול שוטפות, תקצוב פעילות הרשות לרישום והסדר מקרקעין בסך של 5,000 אלפי ש"ח לאור החלטת ממשלה מס' 3790, שעניינה צמצום פערים חברתיים-כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. בהחלטה הנ"ל נדרשת הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לבצע הליכי רישום והסדר הנדרשים להסדרת שטחי מקרקעין במזרח ירושלים, תקצוב פרויקט מחשוב בפרקליטות בסך 5,000 אלפי ש"ח לצורך ביצוע שינויים פנימיים ושיפורים בתוכנה. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פניות מס' 338 340 אושרו.

רוויזיה. אני גם מבקש רוויזיה. אז גם אתה מבקש רוויזיה, אבל זה משהו אחר מבקשת הרוויזיה של חבר הכנסת טיבי. לא, לגבי אותה החלטה. רבותי, אנחנו עוברים עכשיו לפנייה של משרד החינוך, בעמוד 56. בפנייה הזאת יש כמה דברים שאין אותם בעודפים. בין היתר יש פה את נושא ארגוני הנוער, יש פה דברים כמו הסעות נושאים שהם חיוניים. אם אתם אומרים שלא, שיש להשאיר את זה להצבעה על העודפים,

אבל זה סיפור אחר לחלוטין. עצרנו את העודפים בינתיים, כלומר לא הבאתי להצבעה. זה הסעות, זה ארגוני נוער. זה לא ה-300 מיליון שקלים הגדול. פניות מס' 365 372, 378 ו-382. מי בעד אישור הפניות? רגע, אני לא רוצה להתבלבל. יש תקציב חינוך גדול, שמשה שגיא דיבר עליו, וזה תקציב חינוך נוסף, של ההסעות? לא רק ההסעות אלא גם ארגוני הנוער, מה שדיברנו עליו בכל השבוע. את הפנייה ההיא לא הבאתי להצבעה. אני מחזיק את הפנייה ההיא כבת ערובה, את מה שמשה שגיא דיבר עליו מקודם. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

נמנעים פניות מס' 365 372, 378 ו-382 אושרו. הפניות אושרו. אנחנו עוברים לעמוד 77. חוצפה להביא את כל הפניות האלה בסוף השנה. לגבי הפנייה בעמוד 77 אני מבקש לא להצביע,

חלק מן הפנייה הקרובה הוא כסף שעובר למס רכוש. אל תתערב. למה הבאתם את זה עכשיו? למה לא הבאתם את זה באפריל? מה, לא היינו פה? אמיר מוריץ, אל תתערב. אסור לי לצעוק עליך, אתה פקיד מוכשר והכול בסדר. ההתנהלות שלכם היא הפקרות, הפקרות. עכשיו מביאים כאלה ערמות של חוברות כדי שלא אוכל לעשות עם זה סדר? בושה וחרפה. לא אתה אלא הממונים עליך. אני מדלג על זה. זה בקשה של משרד האוצר ואני מדלג עליה. בושה עכשיו להביא את זה ברגע האחרון. עוד מגיעות פניות. אבל הם תמיד אומרים שזה תקוע אצלך. הכול תקוע אצלי... בנושא של משרד הביטחון הודיעו לבעלי עסקים שבגלל ועדת הכספים אין תקציב, למרות שזה תקוע אצל משרד האוצר. בשבוע שעבר דיברתי עם מזכיר הממשלה על הפניות. כשאמרו שמשרד האוצר הביא את כל

בכלל לא פנה אליי כדי שאני אעשה את זה. בעמוד 86, פנייה מס' 392 המשרד לביטחון פנים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת 27 שיאי כוח אדם ל-324 חודשי עבודה בתקציב המשרד לביטחון פנים עבור מתמחים לעריכת דין במשרד לביטחון פנים ומשרות אמון בלשכת השר והמנכ"ל. אדוני, אני רוצה הבהרה. מדובר פה על פנייה בנושא משרות אמון בלשכת השר והמנכ"ל. עם כל הכבוד, אני לא בטוח שזה עכשיו המקום. שיסבירו. זה שוטרים? זה כוח אדם מבחוץ? מדובר בכוח אדם ללשכת השר וללשכת המנכ"ל, משרות אמון. הפנייה אושרה על ידי נציבות שירות המדינה בהתאם להנחיות חוזרים. אני נגד.

גם אני. אלה משרות אמון.

אתם נגד? אז אני לא מביא להצבעה. יביאו לכאן משרות אמון, אבל לחינוך המיוחד לא יביאו. שהשר לביטחון פנים יתקשר לשר החינוך ויגיד לו: לא מאשרים לי. עמוד 89, פנייה מס' 403. הפנייה התקציבית נועדה לצורך הסטת תקציב קניות בין התוכניות השונות של מתאם פעולות הממשלה בשטחים ולהתאמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל, כפי שמפורט בפניכם. מי בעד אישור הפנייה?

הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פניה מס' 403 אושרה. הפנייה

הפנייה התקציבית נועדה לתגבור תקציב משרד החוץ, בסך של 45,704 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, שינויים בין התוכניות,

יש פה נציג של משרד החוץ? אפשר לדעת, מבחינת משרד החוץ, האם זה עונה על כל הצרכים שלכם? התשובה היא לא. אני מאגף התקציבים במשרד החוץ. לא, זה לא עונה על הצרכים שלנו. הפנייה מיועדת בעיקר לכסות גירעונות במשרד ותשלומי שכר. כמה כסף חסר למשרד החוץ כדי שהשגרירויות יפעלו כסדרן? לא צריך מעבר לזה. הרבה כסף חסר למשרד. הנה, אני מציע למשרד האוצר: הייתה לנו פה פנייה שאנחנו עצרנו, של המשרד לביטחון פנים. אמנם זה לא כל כך הרבה כסף אבל לפחות בכוח אדם, את המשרות האלה של כוח אדם אפשר להעביר למשרד החוץ. הם עושים עבודה טובה יותר. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פניות מס' 412 418 אושרו.

פניות מס' 419 425 רשויות מקומיות. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 172,075 אלפי ש"ח במזומן ו-95,218 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למימון החלטות ממשלה, תקצוב סיכומים ומימון הסכמים קואליציוניים, כפי שמפורט בפניכם. אני עושה רוויזיה על ההסעות. אני מצטרף לרוויזיה. ההעברה של משרד החינוך אני מבקש רוויזיה. אעביר את זה, אבל אני חייב שהמנכ"ל יבוא. אבל המשרד לא יעבוד היום. אני רוצה לא שנציג משרד האוצר יבוא אלא שמנכ"ל משרד החינוך יבוא. גם האוצר כי הכסף נמצא אצל משרד האוצר. הוא יביא את נציג משרד האוצר ואני מבקש להביא את מנכ"ל משרד החינוך, אדוני היושב-ראש, כי יש כמה נושאים שקשורים גם במנכ"ל.

צריך את משרד האוצר כדי לשחרר כסף. פניות מס' 419 425 הרשויות המקומיות. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה

פניות מס' 443 444 משרד ראש הממשלה.

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,100 אלפי ש"ח במזומן עבור שמונה חודשי עבודה במשרד ירושלים ומורשת בסעיף 04. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פניות מס' 443 444 אושרו.

אנחנו בפנייה מס' 445 בעמוד 126 רשויות פיקוח. הפנייה נועדה לתקצוב סכום של 18,094 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור איגוד ערים כנרת לפעולות שמטרתן פיתוח של חופי הכנרת. יש לי שאלה. בתוכנית איגוד ערים כנרת, עכשיו אתם משקיעים בחוף דוגה כמה עשרות מיליוני שקלים. רגע, לא שמעתי.

היא הסבירה את הפנייה ואני שואל אותה שאלה. בחוף דוגה משרד האוצר היום משקיע כ-30 מיליון שקל עבור שיפוץ החוף. סמוך לחוף דוגה נמצא חוף קינר, שמיועד לאנשים מן המגזר הדתי והחרדי. לאותה רצועת חוף מגיע כל מי שיורד מן הגולן או מאזור מלון קינר, בחלק המזרחי, ושם המקום מוזנח. הייתי שם בסיור. תגידו לי שהולכים להשקיע בשנתיים הקרובות גם שם במתחם של שינה וקמפינג הכול טוב ויפה. אני רק אומר לכם דבר אחד: אני יודע שבשנה הקרובה זה גם לא יהיה. אנחנו מבקשים דבר אחד, שכאשר אתם משפצים תעשו שם קצת סדר. יש שם ליקויים בטיחותיים במקלחות ובשירותים, בגישה למים בכלל. הגיע הזמן שגם בחוף הנפרד הזה תשקיעו מעט כדי שזה ייראה נורמלי. אציג את דבריך בפני איגוד ערים כנרת ואבקש מהם להתייחס. הם מכירים את זה אך זה עדיין לא התקדם. אנחנו כמובן נצביע בעד כי אין לנו חס ושלום עניין לפגוע בהעברה.

הוא צודק: גם לאוכלוסיות מודרות מגיע לקבל שירות. רבותי, לא עקבתי אחר הדברים. קיבלת תשובות? שמעתי את השאלה. הם אמרו שהם יעבירו את זה לתשומת ליבו של איגוד ערים כנרת. הרי הם לא העבירו כסף עכשיו, אבל אני מקווה שבאמת זה יעבוד לקראת הקיץ הקרוב. תשובות אתה יודע שלא מקבלים פה. אני יודע שכן מקבלים, אבל לא חשוב. מי בעד אישור פנייה מס' 445? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פנייה מס' 445 אושרה.

בעמוד 130, פנייה מס' 448 חינוך, חוסרי שכר. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הפנייה אושרה. בעמוד 135, פנייה מס' 451 חקלאות. הפנייה נועדה להעברת סכום של 8,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח שכונה למפוני דהנייה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2472 מ-2017. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים פנייה מס' 451 אושרה. הפנייה אושרה. אנחנו סיימנו את ההעברות. מה שיקרה עכשיו, אבקש מטמיר כהן שיגיד לוועדה אילו פניות לא אושרו. בחוברת השלישית יש פניות שלא נידונו. מה למשל? העברת עודפים, בקשה

45-009. תשלום ריבית ועמלות. את זה צריך להעביר. לגבי בקשה מס' 20-029 של משרד החינוך אני עדיין לא מצביע. נחליט מה לעשות. נחזור לזה. אני נגד העברות למשרד החינוך. אני אגיש רוויזיה אם זה יעבור בניגוד לדעת החברים. בקשה מס' 45-009 תשלום ריבית ועמלות. מה יש לך להסביר לנו? הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשנת 2019. תשלום ריבית ועמלות, מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד נמנעים בקשה מס' 45-009 אושרה.

חבר הכנסת מיקי זוהר, יש פה שתי פניות של משרד החינוך. מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המיוחדת): הן האחרונות? יש עוד כמה פניות אבל הן העיקריות. הפנייה של משרד המשפטים עברה.

הטענה של כולם, שכולנו שותפים לה ודיבר איתי גם נשיא המדינה על הנושא של החינוך המיוחד המוכש"ר היא שמשרד האוצר מתעקש לא להעביר את הכסף הזה. מדובר על סכום של בסביבות 35 מיליון שקלים ב-2019. אתמול נפגשתי עם אנשי משרד האוצר.

הם הוסיפו לארגוני הנוער. גפני, עד איזו שעה אתה בכנסת היום? אני נמצא פה כל הזמן עד שבת. מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המיוחדת): מחר תהיה פה גם?

אני מבקש שתעזור בעניין הזה. אני מצטרף להחלטה של חברי הוועדה, כולל חברי הסיעה שלי שהביעו את עמדתם בעניין, שלא להעביר את העודפים הללו. אבל אתה מבין את ההשלכות. אני מבין את ההשלכות. אני חושב שילדי חינוך מיוחד הם לא פחות חשובים משאר ילדי ישראל. אי אפשר לעשות איפה ואיפה. פה זה הצבעת מחאה נגד משרד האוצר, שמשקר לוועדה פעם אחר פעם. מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המיוחדת): מעבר לעניין הזה, כחבר בוועדת ההסכמות, שבעצם בלי הסכמה שלי לא יזוז דבר, כל מה שמשרד האוצר יבוא לבקש אנחנו נסרב לו באופן שרירותי, כל נושא שנוכל לעצור נעצור באופן שרירותי עד אשר העניין הזה ייפתר לאלתר. יישר כוח. רבותי, אני עושה הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:10 ונתחדשה בשעה 14:49.) היות ואין פתרון לעניין החינוך המיוחד, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:50.